אני רוצה לפתוח את הישיבה בנושא: "דיווח שר התקשורת על פעילות משרדו". כידוע, הוועדה אחראית למספר משרדים, וכנהוג, פעם בשנה אפילו יותר, אם צריך מגיע השר לדווח על פעילות המשרד לחברי הוועדה וכמובן, לציבור הרחב. אז, כבוד השר, אני מעביר את השרביט אליך. השרביט יישאר אצלך.

אבל כרגע אני מעביר באופן זמני

אדוני יושב-הראש, חברי חבר הכנסת ביטן, תודה על הזכות שאני יכול להציג כאן בפני הוועדה את תכנית העבודה שלנו, של משרד התקשורת. חבריי חברי הכנסת, חברי הוועדה, מנהלת הוועדה עידית, מנכ"ל משרד התקשורת שמילה, המשנה למנכ"ל אלעד מלכא, עובדי המשרד, אורחים נכבדים מכל הקשת של שוק התקשורת. הרב ברוכי ביקש שאגיד דבר תורה בפתח הדברים אז אני מקבל את זה.

השבוע התברר לי שתהליכים לוקחים יותר זמן ממה שחשבתי. אתה זוכר שדיברנו שחוק השידורים יבוא ונגמור אותו עד סוף יולי?

אז זה רק חלומות כי רק משרד המשפטים לבד צריך 60 יום בשביל הנסחות של החוק כדי להביא אותו לקריאה ראשונה. אז זה תהליך שלוקח קצת יותר זמן. אחרי הפגרה הבאה. זה ייצא להערות הציבור בקרוב, תכף אני אדבר על זה. אבל הפרשה מנחמת אותנו על זה. כתוב שם: התורה מאריכה בחנייה ובנסיעה של בני ישראל או יומיים, או חודש או ימים - - הפרשה הקודמת. כן, הפרשה הקודמת. אנחנו עדיין בה. גם החוק היה צריך לעבור. - - או יום אחד או יומם ולילה. "ונעלה הענן: על פי ה' ייסעו בני ישראל, ועל פי ה' יחנו". מסבירים שגם החנייה והעצירות הן חלק מהמסע, וצריך לדעת שגם עיכובים ויש לנו את זה בעוד תחומים, לא רק בתחום התקשורת הם חלק מהמסע, העיקר שמתקדמים. העצירה היא בסדר והעיכובים גם זו לטובה. אבל אנחנו מתקדמים.

תודה, הרב ברוכי על הבקשה. לפני כמעט חצי שנה נכנסתי לתפקידי כשר התקשורת של מדינת ישראל. משרד קטן משאבים אבל עם השפעה כבירה על תחומים בעלי חשיבות רבה בכלל ובעידן החדש בפרט. האסדרה זה נשמע מילה מכובסת, מילה טובה, אבל רגולציה זה באמת מה שזה לאורך השנים הכניסה את המשרד לתחומים שהיה עדיף שהמדינה לא תתערב בהם כמו תוכן,

דווקא במשרד כזה שתפקידו בעיקר לאסדר את השוק, המדיניות שלי היא לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם ולהתערב כמה שפחות: לתת חופש ולהפוך את השוק למגוון ותחרותי במקום לאחוז בקרנות המזבח ולהשאיר את השליטה ואת הריכוזיות בידיים של השר, הרשות השנייה ומספר שחקנים ותיקים. תכף יציגו בפניכם המנכ"ל והמשנה למנכ"ל מצגת עם פירוט תכנית העבודה, ככל שניתן, אבל בקצרה אני רוצה להתייחס לנושאים העיקריים שאנחנו עוסקים בהם בימים אלה.

חוק השידורים חוק השידורים הוא לא סתם תהליך ארוך. גם כששלחתי צוותים בראשות המנכ"ל והמשנה למנכ"ל שבוע לא דיברתי איתם הם הלכו מחוץ למשרד כדי לגבש ולהדק את החוק. זה תחום שכמעט לא נגעו בו המון זמן. נתנו לרגולציה להישאר כמעט בלי שינויים, ויש המון מה לשחרר שם, יש הרבה חלודה שצריך לשחרר. יש סיכומים והסכמות שצריך להגיע עם משרדים אחרים. כמו שאמרתי, רק נסחות משרד המשפטים תיקח לנו 60 יום, אבל הבשורה היא שכבר, בעזרת השם, בסוף החודש הזה, על-פי לוח הזמנים המעודכן אחרי כל ההתאמות הנדרשות, החוק יצא להערות הציבור. מבחינתי, ברגע שזה יוצא להערות הציבור המדיניות כבר צריכה להשתנות. זאת אומרת נכון שאני סוגר את הרשות השנייה ואת מועצת הכבלים והלוויין בחוק הזה, ומקים גוף רזה מאוד שלא יתעסק בתוכן, שיתעסק בנושאים ובכיוון השוק לפתיחתו ולריבוי דעות, אבל גם עד שהחוק יעבור, בעזרת השם, בכנס החורף בשנה הבאה כבר נצפה לראות שינויים במדיניות של הרשות השנייה, וגם בזה נטל. אז כמו שאמרתי: הסרת חסמי כניסה, ביטול המועצות, הפסקת התערבות בתוכן. במקום שיהיו כמה דירקטורים ציבוריים או רשות שנייה או כמה כאלה שיגידו לנו איזה תוכן טוב ואיזה תוכן לא טוב ואיך לעשות את זה כולנו, כל הציבור, יש לכם השלט הזה ביד וכולם יוכלו להשפיע באיזה ערוץ הם רוצים לצפות, מה התוכן שאותו הם רוצים. זה יהיה הרשות השנייה שלנו כל הציבור. הציבור יגיד מה התוכן הטוב ומה התוכן הלא טוב, וכך זה עובד בשוק חופשי ותחרותי. רגולציה תהיה רגולציה עצמית על תוכן, לא רגולציה שאני אגיד. כל היום כותבים לי: תפטר את ההוא ותפטר את ההיא, וזה אמר ככה,

אני לא מפטר עיתונאים, ואני לא מתערב בתוכן. אני רוצה שהציבור יעשה את זה. השוק החופשי ישפיע כשאנחנו נסיר את החומות בין הציבור לבין שוק התקשורת. בעבר כבר נתתי את הדוגמה הזאת אבל כל השווקים בעולם המערבי עד שנות ה-80 היו שווקים של יצרנים. היו מונופולים. העדפות הצרכן לא עניינו אותם. בשנת 86',87' השוק נפתח ומשוק של יצרנים עברו לשוק של צרכנים. בשוק התקשורת הישראלי זה נשאר קרטל של יצרנים. העדפות הצרכן לא מעניינות כל כך, ואני רוצה שזה ישתנה לא בהתערבות, אלא לאפשר את המגבלות ואת החסמים ולתת לעוד שחקנים עוד ערוצים, ריבוי דעות. לא יהיו פקדונות של 3 מיליון שקל רק כדי להניע את התהליך, לא יהיו חסמים למיניהם. רוב הדברים ייפתחו כדי שהשוק הזה ייפתח לתחרות. כנ"ל לגבי שוק הרדיו. בשוק הרדיו אין היום ערוצים מסחריים שיכולים לשדר בפריסה ארצית. שאלתי במשרד למה? מה העניין שאנחנו צריכים לקבוע פוליגון ולהגיד להם, אתם תשדרו רק פה, והמשדרים שלכם יכולים להיות רק בתוך הפוליגון. מה העניין של מדינה להתערב ככה בשוק? אולי המנכ"ל ימצא תירוץ ויגיד מה היו אז הסיבות. אבל אין תשובה. אנחנו מבטלים את זה לחלוטין. אין יותר אזורית, אין יותר התערבות איפה תשדר, איפה תשים את המשדר זה יהיה חופשי. יהיו כאן ערוצים ארציים פרטיים, וזה מה שאני רוצה לראות בשוק הזה. כמובן, כל השינויים האלה יובילו לצניחת מחירים. אנחנו כבר רואים את השוק הפרטי מתחיל להתעורר, אנחנו כבר רואים ספקי תכנים חדשים שנכנסים, ערוצים חדשים שבאים ומשחרים לפתחו של משרד התקשורת מתי זה קורה, אנחנו כבר רוצים להקים ולהיכנס. גם ירידת מחירים היא לא מטרה עיקרית אבל היא לא פחות חשובה מהמגוון וריבוי הדעות שאני רוצה לראות בשוק התקשורת. זה יקרה וכבר קורה. זה לגבי תחום השידורים. תוך כדי תנועה נעודד גם מגוון בתחום החדשות והאקטואליה בקול קורא שייצא בימים הקרובים לרשויות מקומיות, לחוגים לצעירים ולנוער בתחום התקשורת בדגש על הפריפריה עם ניקוד גבוה יותר לפריפריה חברתית וגאוגרפית או בקרן שיש אליה מחויבות של משרד ראש הממשלה. התקציב עדיין לא אצלנו במשרד אבל יש מחויבות להעברת תקציב לעידוד החדשות והאקטואליה כדי לאפשר ליוצרים ולמפיקים לתת מגוון נוסף של פעילות שאנחנו לא רואים היום. זה חוק השידורים. בנושא הקליטה הסלולרית אנחנו במקום לא טוב בעולם. קיבלנו ירושה לא טובה כל כך. אנחנו במקום 73 בעולם היום במדד UCLA, בערך ליד טורקיה ועוד כמה מדינות שהיינו רוצים להיות במקומות הרבה יותר גבוהים מהם. אני מתכוון להיכנס לזה בכל הכוח יחד עם ראש הממשלה. מה זה המדד הזה? מדד UCLA זה מדד שבודק את תעבורת הנתונים בסלולר מה מהירות ההעלאה וההורדה. אנחנו במקום 73 מתוך 120. כבוד השר, אתה מדבר על מהירות בזמן שיש מקומות שבהם אין קליטה. נכון. זה כמה דברים. אם אין קליטה זה לפחות לא נכנס למדד. כנראה, זה לא נכנס. אז המצב נהיה יותר גרוע. איך אתה פותר את הבעיה הזאת? בהחלט. ניסיתי במסגרת התקציב להגיע להסכמות עם האוצר להביא תמרוצים כמו שעשיתי עם פריסת הסיבים האופטיים, גם לעשות בסלולר. לא הגענו להסכמות מלאות, ולכן קם צוות שצריך להגיש מסקנות בתוך חודשיים, לדעתי, על אופן התמרוץ. ישבתי גם עם ראש הממשלה ואמרתי לו שהאוצר מתייחס לתקשורת לא כאל תשתיות חיוניות. זה צוות בין-משרדי, השר?

האוצר חושב שתשתיות זה רק מים וביוב. אנחנו כבר במאה ה-21 ותקשורת זה תשתיות לא פחות חשובות שצריך להתמודד איתן. לכן גם חוק תשתיות תקשורת שיאפשר לחברות הסלולר לפרוס הרבה יותר בקלות וביעילות ובלי לשלם מחיר גבוה מאוד למדינה. גם זה נמצא על השולחן. בינתיים ביהודה ושומרון שם זה ממש עניין ביטחוני ומציל חיים אנחנו מטפלים באופן נקודתי ואני מאמין שבקרוב מאוד נצא לפריסה. יש בערך 50 נקודות שצריכות להיות ביהודה ושומרון כדי שהכבישים והמקומות שם יהיו עם קליטה חיונית. לזה כבר ניתן תקציב לפני שלוש-ארבע שנים. אין לזה תקציב. אנחנו מנסים להשיג תקציב של 50 מיליון שקל.

זה היה חלק מהתקציב שאושר בזמנו. אני לא מכיר. זה אני יודע עוד כשהייתי יושב-ראש קואליציה. יכול להיות שבאוצר עושים משא ומתן על התקציב שמגיע לנו. אני לא יודע.

היה אישור של 800 מיליון, מתוכו נושא של קליטה סלולרית ביהודה ושומרון. אני לא מכיר מה היה לפני שלוש-ארבע שנים. מהמיליארד של סטרוק אי אפשר להקצות? כן, יש לה תקציב. היא לקחה תקציב, שתעשה את זה. אנחנו עובדים על זה. אני מאמין שבקרוב נצליח לאגם את הסכום שצריך בשביל זה. לא רק ביהודה ושומרון, גם בפריפריה.

היא צריכה לבקש ממך שתעשה את זה ושתקצה לך את הכסף. אני לא יודע למה היא לקחה את הכסף, אבל בטח לדבר כזה יש היגיון. גם לשרה סטרוק חשוב העניין הזה, וכשנדבר על איגום של הכסף ונראה מאיפה אני בטוח שגם היא תשים את חלקה. אז תבדוק את העניין של התקציב שאושר בזמנו על ידי הממשלה בדיוק לעניין הזה. לא רק ליהודה ושומרון, גם לפריפריה בנגב ובגליל.

אני ממשיך, התקדמתי. כל שבוע אני נפגש בביקורים עם כמה רשויות ומדברים איתי על כך

ויש לנו צוותים טובים ויעילים במשרד שהולכים בכל הכוח ומוצאים פתרונות בשיתוף פעולה עם חברות הסלולר, וחשוב לומר גם מילה טובה לחברות הסלולר בעניין הזה. ברוב המקרים שאני מכיר הבעיות שמגיעות אליי חברות הסלולר הן לא המוקש,

יש אילוצים,

ביהודה ושומרון יש 12 נקודות שמשרד הביטחון מעכב את האישורים כי זה לא כמו במדינת ישראל, אלא צריך שם אישורים של משרד הביטחון בכל דבר. אז זה תקוע אצלם וגם זה בטיפול. מנהרות ראיתם את כביש 16 בשיתוף פעולה עם השרה רגב שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. כביש 16 עכשיו עם קליטה סלולרית מלאה. אנחנו מתכוונים לעשות את זה בכל המנהרות ובתוואי הרכבת כדי שיוכלו לעבוד בצורה יעילה רבבות נוסעי הרכבת. השרה רגב מחויבת לזה וגם אנחנו. זה כיסוי וקליטה בכלל. דור 5 זה כבר עליית מדרגה שגם בזה אנחנו עוסקים. השגנו תקציב של 50 מיליון שקל לשנה וחצי הקרובות להטמיע יישומים טכנולוגיים מבוססי דור 5 שיגרו את השוק. יש כבר פריסה. חברות הסלולר מתחילות לפרוס, כבר יש סוג של תחרות, אבל עדיין לא מספיק. אנחנו רוצים הרבה יותר ובעיקר לגבי דור 5 שאנחנו צריכים אנטנה כל כמה מאות מטרים חייבים להעביר חוק תשתיות תקשורת כדי שחברות הסלולר יוכלו לעשות את זה. אנחנו משלימים את פריסת הסיבים האופטימיים וכבר מגיעים לאחוז פריסה בקצב מהיר. בשנתיים הקרובות,

נגיע קרוב ל-95% ומעלה וכל משק בית בישראל יקבל סיב אופטי. הדבר הזה הוא גם תשתית משמעותית גם לשוק השידורים. כשיש סיב אופטימי המהירות מאוד גבוהה, וכבר לא צריך את התשתיות הישנות, את הממירים ואפשר כבר להתקדם לדור העתיד. עוד כמה נושאים: אנחנו עובדים על הפיכת ישראל לנתיב תקשורת בין-לאומי. אתם תשמעו בשורות טובות בקרוב. כבר יש כמה דברים שקורים אבל אנחנו עובדים כדי לפרוץ פריצת דרך בתחום הזה. זה יביא לישראל המון השקעות מרחבי העולם. מה זה נתיב תקשורת בין-לאומי? תקשורת בין מדינות בכל העולם עוברת דרך הים.

יש גם דרכנו. זה כבר קורה, ואנחנו עמלים על פריצת דרך נוספת בתחום. בימים הקרובים כבר תצא בשורה על זה. שירותי הדואר פתיחת השוק לתחרות בלי לתת לחלשים להיפגע, שירותי בנק הדואר - - אתה יודע שכל הזמן סוגרים סניפים. אני יודע. יש לי מאבק בדואר. האוצר חוסם אותי מלעשות את מה שצריך שם. במסגרת האפשר אנחנו נאבקים כדי לא לפגוע בחלשים, אבל אני כבר ביקשתי - - החלשים נפגעים.

החלשים נפגעים, ואנחנו עובדים על זה שזה ייפסק. כבר ביקשתי ממנכ"ל המשרד בגלל הוויכוח שיש לי עם האוצר שייתן לי תיקון רישיון שסגירת סניפים ידרשו את אישור השר. היום זה לא נדרש, הם לא שואלים אותי היום. זה הרישיון האחרון שחתמת עליו. זה הרישיון של הממשלה הקודמת. התקדמנו להפרטה. הרבה מהם הם אנשים פרטיים, צריך לזכור את זה. אי אפשר לחייב להחזיק עסק שהוא מופסד בכסף.

מי שלא רוצה לא מחזיק. הם סגרו. הדואר סגר, אנשים פרטיים לא רצו לסגור. זאת לא אחריות שלנו. זכיין שסוגר זאת אחריות שלו, יש לו רישיון.

ויש עוד דברים. איך הרפורמה של הדואר תוכל להיכנס? איך היא תשפיע? אני מאמין שפתיחת השוק לתחרות תעשה טוב. זה הכיוון שלי כן ללכת להפרטה. אבל לשים לב שכשסוגרים סניף לא סוגרים דווקא בשכונה החלשה. כשסוגרים סניף מאפשרים שירות חלופי אחר לאנשים, ויש פתרונות. היום זה לא קורה. גם הדואר סוגר וגם הבנקים סוגרים. יש מקומות שאתה צריך לנסוע ברכבת כדי להגיע לסניף מסוים.

הבנקים הביאו לא מזמן הצעת חוק לוועדת שרים לחקיקה. במקרה ישבנו רק יריב לוין ואני בוועדה. ההצעה היא לאפשר לבנקים לתת עוד שירותים באופן דיגיטלי שיאפשר להם לסגור עוד סניפים. העפנו להם את זה מסדר היום יריב ואני. זה לא יקרה, אנחנו לא נאפשר להם את העניין הזה. אז הדואר הוא בעיה שאנחנו מתמודדים איתה. אני מקווה שבשורות טובות גם בזה יהיו בקרוב. מוגנות ילדים ברשת אנחנו רוצים לאפשר לכל הורה בישראל להגן על הילדים שלו באופן יעיל יותר מהסינון שמוצע היום על-ידי חברות הסלולר, הגנה על משתמשים ברשתות החברתיות גם זה חוק שבקרוב נגיש אותו. ואני מקווה שכבר בכנס הזה נסיים אותו. החוק יאפשר למשתמשים ברשתות החברתיות לתבוע על אפליה ועל סתימת פיות ברשת החברתית בבית משפט ישראלי. צמצום הגבלות על ייבוא אישי של ציוד תקשורת קשה לשנות תפיסה שבודקים כל מוצר. כל מוצר שמגיע צריך לבדוק האם הוא פוגע. אנחנו מדינה שיש לנו תדרים שנדרשים על-ידי משרד הביטחון, וכשבודקים כל דבר זה יוצר פקק מאוד גדול. בשבוע הראשון אמרתי, ווקי טוקי כל מיני משחקים של ילדים, כל מיני דברים קטנים שנתקעים לפעמים חודשים בתהליך עד שמקבלים את האישור המנכ"ל מתאמץ מאוד ליישם את המדיניות הזאת ולשנות צד. אז יש גם מערכת של AI שאנחנו עובדים עליה, ואני מקווה שעד סוף השנה היא כבר תפעל כך שהמוצרים ייבדקו כבר בדרך במטוס ולא יתעכבו כשהם מגיעים לארץ. המערכת תזהה איפה יש בעיות ואיפה אין בעיות. ובאופן כללי לשחרר כמה שיותר ולהקל על הציבור. הארכתי כבר מספיק, אדוני היושב-ראש.

יש להם מצגת. אדוני לא דיבר על יצירה מקומית ישראלית ועל הקשר שלה - - - זה בחוק השידורים. זה משהו מובן מאליו. כשיגיע תורך תצביע. אין לך זכויות מיוחדות. אני אגיד רק משפט אחד בהקשר הזה: אני מרחיב את הפקות המקור לכלל השחקנים בשוק גם בינלאומים וגם ישראלים. בחוק החדש שאתה מתכוון להביא? בחוק השידורים. כשיגיע החוק נדון בו. אחר כך אתה רוצה - - - תכף ניתן לכם. אחרי המנכ"ל חברי הכנסת ידברו. בוקר טוב לכולם, אדוני יושב-ראש הוועדה,

חברי הכנסת וכל האורחים. אנחנו נציג כמה שקפים. התבקשנו להציג חמישה, הגדלנו לעשרה, וזה כמו חמישה. אני בדרך כלל לא אוהב את השקפים האלה.

אבל אישרו לך. אנחנו נדבר. שוק חופשי, אדוני. שוק חופשי בלי שקפים, כן.

זאת הכוונה ועם זה אנחנו רצים קדימה. אנחנו מתחילים וכולם כבר מתחילים להתחבר, ולשם אנחנו צועדים. החזון של המשרד זה לספק תשתיות ושירותי תקשורת מהמובילים בעולם. תשתיות תקשורת, כמו שאמר השר, אלה התשתיות הכי חיוניות שיש. גם כשיש הפסקות חשמל אם אין תקשורת עובדת אי אפשר לשלוט איך לנהל את משאבי החשמל ואי אפשר לעשות שום דבר אי אפשר לנהל בנקים ואי אפשר לנהל שום דבר. זה משול לחמצן. אני קצין קשר בצבא ואותנו לימדו בקורס קציני קשר שתקשורת זה כמו חמצן. כשיש אותו זה סבבה ולא צריך להשקיע בו, אבל רגע אחד אין, שתי דקות אין ושלוש דקות אין לא עלינו אנחנו מבינים לאן הולכים. וככה אנחנו צריכים לתפוס את הדבר הזה. השר ציין את מטרות הליבה, ולכן אני ארוץ על זה במהירות ואני גם נציג את זה אחר כך. גם נעשה פה דואט אלעד מלכא, המשנה למנכ"ל, ואני. אנחנו עובדים על העבודה הזאת יחד יד ביד, ואנחנו יופי של צוות, לדעתי אני מפרגן לעצמי ולאלעד. אני אדבר על נושאים שארצה להרחיב: שיפור והנגשת השירות לציבור אנחנו רוצים לשקף לציבור דברים שהיום הוא לא מקבל. אנחנו רוצים שהיום הציבור ייכנס לאתר ויידע איזו חברה יודעת לספק לו סיב אליו הביתה, איפה יש לו כיסוי סלולרי טוב יותר או פחות טוב, מאיזו חברה, מהי מהירות הגלישה שהוא מקבל מכל חברה. כל זה כדי שיהיה לו כל הדברים והוא יוכל לכלכל את צעדיו. אתה יודע על הנגשת מידע? הנגשת מידע לציבור זה להעצים את הצרכן. מה זה "העצמת הצרכן"? זאת מילה לא ברורה, וזאת הכוונה: כשאתה מספק מידע אדם יודע לאן ללכת. הדבר השני זה הפחתת הנטל על הייבוא. דרך אגב, את חטאיי אני מזכיר היום: אני אחד הגורמים הקשים שלא משחרר תדרים במדינת ישראל גם בגלל עברי הביטחוני וגם בגלל אחריותי השוטפת על ספקטרום התדרים. לפעמים צעצוע יכול לגרום לכך שכיפת ברזל לא תפעל. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. לכן אנחנו עושים פעולות עם משרד הביטחון מזיזים אותם לתדרים אחרים ונכנסים לתחום הזה שזה לא יפריע. כי מדינת ישראל היא מדינה ייחודית ולא פשוטה, אין לנו קשרים עם המדינות השכנות, ועדיין אנחנו מחפשים איך להקל על הציבור.

ובסוף השנה תהיה עוד הקלה כדי להוריד את כל הבדיקות, כמו שהזכיר השר. הציבור יידע מראש אם הוא יכול להזמין רחפן כזה או אחר. אם הוא יזמין ב-Ebay הוא יכתוב לו, אתה לא יכול להזמין כי זה לא ייכנס לישראל. חבל שהסבתא תזמין רחפן לנכד ליום ההולדת והוא לא יוכל להכניס אותו שתדע את זה מראש. אני קופץ מפה לפיתוח ההון האנושי. אחד הדברים שצריך להסתכל עליהם ולא רק כמשרד התקשורת זה איך מפתחים הון אנושי בשירות המדינה. אני כמופקד על התחום הטכנולוגי-הנדסי במשרד התקשורת יש לנו שם פערים אדירים ולא רק אצלנו. השוק משווע למהנדסים טובים, לכלכלנים טובים. הפער המרכזי היום הוא במהנדסים ואנשי סייבר כי כשאנחנו מדברים על תקשורת אנחנו מדברים על סייבר. אנחנו לא רוצים לבנות יכולות שאפשר יהיה להפיל אותם באבחה באיזו מתקפת סייבר. אנחנו טובים שם, עומדים על המשמר, אבל לצד זה צריך לפתח יכולות וכוח אדם אנושי מצוין. איך עושים את זה? ישבנו לא מעט עם הנציב על כל מיני פטנטים לדוגמה, ל"ציד ראשים", למצוא אנשים דרך חברות שיודעות לאתר לך ולא בפורמטים הרגילים שהיינו רגילים להם משירות המדינה. לשמחתנו, הנציב קיבל את זה ועשינו מהלך כזה. לא הצלחנו באירוע הראשון. הגיעו אנשים, שמעו את השכר שמקבלים מהנדסים בשירות המדינה אמרו, תודה רבה, אני יכול לקבל פי שלושה בחוץ. הבעיה הזאת חוזרת. כל הזמן. במיוחד בתחומים האלה. אנחנו צריכים לראות איך מפצחים. יש אנשים שבאים בשביל הנשמה. מעט מאוד. עדיף שתהיה נשמה וגם כסף.

אבל יש כאלה שעושים את זה. איפה שיש כסף יש נשמה גדולה. פיקוח ואכיפה אפקטיביים אנחנו כרגולטור ולא אופרטור לא אלה שהולכים לתפוס את התשתיות ולא אלה שהולכים להקים את האנטנות. אנחנו נותנים הוראות, כותבים רישיונות, ויש לנו חברות מצוינות בשוק. אני מכיר את השוק כבר למעלה מ-10 שנים. חברות עושות ופועלות ולפעמים כמו ילד שובב בבית צריך לדעת איפה לשים אותם בפינה ולתת לו מכה קלה ביד או מכה קצת יותר קשה כשהם לא עושים מה שמצופה מהם. לכן יש לנו כלי פיקוח ואכיפה אפקטיביים. אנחנו נבוא אליך, אדוני היושב-ראש, בנושא פקודת הטלגרף לעשות עוד שינויים באכיפה כי יש שם דברים שלא עובדים טוב. אנחנו נעשה תיקוני חקיקה. משהו לא עובד טוב בטלגרף? קוראים לזה פקודת הטלגרף שם עם משמעות. אתה יודע, במערב הפרוע בסרטים היה טלגרף. גם במנדט הבריטי. יש כאלה שאומרים, תעשה טובה,

אל תשנה את זה. כמו שבחיל הקשר קוראים עדיין לראש הפירמידה "הקשר"ר" קצין קשר ראשי כשזה מזמן כבר תקשוב. יעדים מרכזיים ל-2023 אני מעביר לאלעד שהוא הפרויקטור המרכזי לטיפול בתחום השינויים. בבקשה, בוא נראה את החדשנות שלכם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו נכנסים לתחום השידורים והרדיו שני תחומים שלא נגעו בהם 30 שנה ברגולציה. מאז חקיקת חוק הרשות השנייה היו תיקונים טלאי על טלאי אבל תיקון היקפי ומשמעותי שמסתכל על כל הרעות החולות שקיימות באסדרה ומעדכן אותן למאה ה-21 לא נעשה, ואת זה בכוונתנו לעשות. מאז שהטלוויזיה נראתה ככה.

זה היה ראשיתו של השידור הצבעוני במסכים. אז אנחנו הולכים לשידוד מערכות בהקשר הזה.

בפתיחה של שוק הטלוויזיה והרדיו לתחרות. אנחנו צופים גם הוזלת מחירים. אנחנו מתייחסים לשני הרגולטורים הקיימים: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ומועצת הכבלים והלוויין, כשני גופים שפועלים מכוח חוקים ורגולציה לא רלוונטית להיום. קביעת שעות לפרסומות, קביעת שעות לחדשות, מעורבות בתוכן, מי עושה את זה כמו שצריך, מי לא עושה את זה כמו שצריך - - רגע,

שפרסומות יהיו חופשי? אני אומר את זה אחרת כאשר הרגולציה נכתבה המשאב היה מוגבל היה מקום לערוץ אחד, מקסימום לשניים והתפיסה הייתה שזה שוק מונופוליסטי ואנחנו צריכים לפקח עליו בצורה משמעותית מאוד. היום אין מגבלת מקום כל אחד עם אפליקציה יכול טכנולוגית לפתוח ערוץ חדש. גם חסמי הכניסה הכספיים ירדו בצורה משמעותית, והציפייה שלנו היא שאם תעשה הרבה פרסומות אני אלך למתחרה שלך שנותן לי פחות.

בנושא של הפרסומות צריך להגביל בצורה מסוימת. אחרת מה? יבוא ערוץ 2 יעשה לנו פרסומות של חצי שעה בשעה? מי יישאר בערוץ 2? זה לא שייך, לא צריך לתת חופשיות בפרסומות. צריך להגביל. אדוני היושב-ראש, אני אתן שתי התייחסויות. מה שאתם אומרים לא בכל דבר. צריך גם להגביל במידה מסוימת. אני אציין עוד משהו בנושא הזה: ממה שאנחנו מבינים בכל השוק הזה ההכנסות מפרסומות יורדות. בעולם הקאץ'-אפ אנשים מדלגים על פרסומות. אנחנו רואים מחקרים בעולם שבזמן פרסומות אנשים מזפזפים, אנשים הולכים לשירותים כל מיני דברים כאלה. ההכנסה מפרסום יורדת. הערוצים בונים היום יותר על הכנסה ממכירת התוכן עצמו ופחות מפרסומות. ההכנסה יורדת גם בגלל הפייסבוק וכל הדברים מסביב. - - - בדיגיטל. הטלוויזיה לא ירדה בגלל זה בהיקפים שלה אבל מבחינת - - - זה נכון. אתה יכול לחדד את מה שהשר הקדים קודם ואמר לגבי הרדיו האזורי? אני אגיע לזה. יהיה בכלל רדיו אזורי? אני מגיע עוד רגע גם לשם, אני לא מדלג על זה. השר הזכיר את חובות הפקות המקור. היום חלק מהשחקנים חייבים בזה, חלק מהשחקנים לא חייבים בזה. אנחנו מיישרים את המגרש, וכולם יהיו חייבים לפי פרמטרים אחידים, להפקות המקור הללו. לא צריך יהיה יותר רישיון לערוץ טלוויזיה או לשידור חדשות גם זאת תפיסה שכאשר המשאב מוגבל אנחנו צריכים לחלק את זה ולראות מי נכנס ומי יוצא. בעולם שכל אחד יכול לפתוח גוף חדשות בדרך כזאת או אחרת אנחנו פחות צופים שיש בדבר הזה צורך. הדברים הללו יחד יאפשרו יותר ערוצים, יותר מגוון דעות והוזלת מחירים כך אנחנו תופסים את זה. לגבי נושא הרדיו הובלנו תהליך משמעותי מאוד של התייעלות בהקצאת ספקטרום ה-FM במשרד. אנחנו מבינים שיש היום מקום להקצאת תדרים נרחבת. אנחנו נפסיק להגדיר למישהו אם הוא מקומי או ארצי. הוא יוכל לקבל תדר, ולפיו הוא יחליט אם הוא מקומי. אבל אמרתם בישיבה אחרת שאין בדיקת תדרים. ציינתי שביצענו תהליך התייעלות. - - - ככה אמרתם, ואמרתי לכם, לכו תמצאו תדרים.

אמרתי להם: למה צריך ארבעה תדרים לתחנה ארצית? התאגיד וגלי צה"ל נותנים 40 תדרים מתוך 80. זה מה שאמרתי אז. פתרתם את הבעיה הזאת? עשינו תהליך בתוך תהליך הספקטרום בין השאר בשל הערת היושב-ראש והנחיית השר, והלכנו למודל הזה. מצאנו שאפשר להתייעל בהקשר הזה ולאפשר יותר תחרות.

אתה אומר עושים.

- - - משרד האוצר שעושה לי בעיות. סמוטריץ'. לכולנו. יהיה גם מקום לרדיו מקומי, גם לרדיו ארצי מסחרי. היום החקיקה בישראל לא מכירה חיה כזאת שנקראת רדיו ארצי מסחרי. הדבר הזה אסור לפי החוק.

פגיעה קשה מאוד בחופש הביטוי וחסימה שלא לצורך של השוק. אנחנו מתכננים לשחרר גם את זה בחקיקה, כפי שציין השר, שתגיע להערות הציבור ממש עד סוף החודש. אתה יכול עוד פעם? אני לא הצלחתי להבין לגבי הרדיו האזורי. אנחנו נפסיק להגדיר לתחנות רדיו אזור זיכיון. כל אחת יכולה להיות ארצית. הן יכולות לקחת תדר אחד ולשדר באזור מסוים או לקחת כמה תדרים ולהיות תחנה ארצית.

הן יבחרו מה שהן רוצות, מה שטוב להן. אתה לא חושש,

מתהליך שאתה לוקח רדיו אזורי שהיום אותם עסקים קטנים בעיקר בפריפריה יכולים לפרסם בכסף קטן חנות רהיטים עד פלאפל, ומה שאתה אומר להם הוא שילכו בגדול באופן ארצי, יהיה רייטינג גדול ואז זה ייחסם, ושוב כל התקשורת תתנקז במטרופולין של תל-אביב. ככה אנחנו הורגים גם את העסק של תקשורת מקומית וגם את הלקוחות הקטנים. במקום לתמוך ולפתח זה מרקם חברתי גם קצת שונה. חבר הכנסת שלום, אני תכף אענה לך קצת יותר מקצועית אבל כשאנחנו מסירים חסם זה לא שאנחנו לא מאפשרים אזורית. זאת אומרת אם בחרת שלושה תדרים ואתה משדר בפריסה ארצית אתה עדיין יכול בתחנה בתדר אחד בדרום לשים פרסומות בדרום, בתדר אחד בצפון לשים פרסומות בצפון אף אחד לא מונע ממך.

היום רוב הפרסומות גם בתחנות האזוריות הן פרסומות ארציות 70%, 80% מהפרסומות. זה מפרסמים שפונים למספר תחנות, וככה מפרסמים את אותה פרסומת בפריסה ארצית בכמה תחנות אזוריות. אנחנו לא חוסמים אפשרות לאזורי. גם אם יש לך ארצי אתה יכול להתערב בכל תדר שאתה בוחר. אבל זה הפוך כי ברגע שאתה מייעד תדר וזיכיון לאזור מסוים אתה מפתח את התקשורת באזור. הוא אומר לך שזה לא חוסם אותך. זה לא חוסם אותך. אתה יכול לדפדף לערוץ אזורי גם אם את ארצי. אם יש דרישה בשוק לפרסומות בדרום, בבאר-שבע אז בתדר של באר-שבע,

אני אשים פרסומות של באר-שבע.

אני גם יכול לעשות כך שחלק מהתכניות יהיו משותפות לכל התדרים שלי וחלק מהתכניות נפרדות. אני מאפשר לשוק לעשות. השוק יודע לעשות הכי טוב מכולנו במקום שאנחנו נשגיח ונחסום. השוק יודע לעבוד. אני אומר את זה ככה: היום השוק מוכיח שברדיו דרום יש יציבות כלכלית, ולכן אנחנו מאפשרים לו והוא ימשיך. בנוסף עשינו בחינה של הפרסום ברדיו האזורי - - יש תחנות אזוריות בלי יציבות כלכלית היום? יש תחנות אזוריות בלי יציבות כלכלית.

הן ממשיכות לשדר ולהפסיד?

- - - למה, אבל העובדה היא שיש כאלה.

שהן בראשית דרכן והגיוני שאתה מפסיד בשנה, שנתיים הראשונות ומונע את זה בהמשך הדרך. ואם יש כאלה שמפסידים אז אתה רוצה לפתוח עוד הרבה תחנות? אין כאלה הרבה שמפסידים. יש כאלה, אבל לא הרבה. זאת אומרת התחרות עלולה לגרום למשבר אמיתי, לפי השיטה הזאת. בהקשר הזה אנחנו חושבים בדיוק להפך. כלומר היום אנחנו מגבילים להם מאוד את המודל העסקי לכמות האנשים שהם יכולים להגיע אליהם, והפרסום שגובה תחנת רדיו, בסופו של דבר, הוא פונקציה של מספר האנשים שנחשפים לתכנים שלה. בסיטואציה הנוכחית אנחנו מגבילים להם את המודל העסקי ומקשים עליהם לפתח הכנסות. אנחנו אומרים שיפתחו בצורה טובה יותר. בנוסף אנחנו משחררים לשוק הפרטי את הפרסומות של השוק הציבורי. אני הולך לא לאפשר יותר לשידור הציבורי למכור פרסומות, רק תשדירי חסות ודברים כאלה. השידור הציבורי נהנה מתקציב, ואת העסקים שישאירו לעסקים. עשינו ניתוח של הפרסום ברדיו האזורי, ולמעט מספר תחנות מצומצם רוב רובו של הפרסום הוא ארצי. כלומר ראינו שמפורסם בכמה תחנות רדיו אזוריות במקביל. כלומר המשמעות של זה היא,

שזאת רשת ארצית שמפרסמת גם ברדיו האזורי. עשינו גם את הבחינה הזאת. כמו שהשר אמר קודם אנחנו לא מונעים ממי שיש לו מודל עסקי יציב להמשיך לפעול. מי שירצה יתפתח למודל עסקי רחב יותר גם יוכל לעשות את זה. אנחנו מאמינים שגם התחנות יתפתחו לאור זה וגם הציבור ירוויח. אתם צריכים לבדוק אם פתיחת האפשרות לפתוח בלי הגבלה לא תגרום למשבר חמור מאוד בשוק עצמו. גם ככה השוק הוא בעייתי בגלל הרשתות הארציות של פייסבוק, גוגל וכל אלה. אבל על זה נדון כשיבוא חוק. אנחנו, כמובן, נבדוק את זה לפני שנגיע אליך. עכשיו נעצור את הדיווחים ונעבור לחברי הכנסת,

חברי הכנסת רוצים להגיד משהו? אני רק אגיד לשלמה בהצלחה, ואני בטוח שכך יהיה עם המרץ והתבונה שלו. בהצלחה לכם במשרד.

אני יכול להגיד לשר היקר והאהוב שיש לך כבר הרבה הצלחה, ואנחנו מאחלים לך שתמשיך להצליח כי באת עם אתגרים גדולים מצד אחד אבל באת עם נכונות, עם שקיפות ועם רצון לעשות טוב לעם היושב בציון. אתה עושה את זה בגאון. אני מקווה שבעזרת השם שתהיה לנו יותר תקשורת ויותר קליטה - - עכשיו הוא מקבל ברכה מהרב.

תדבר על הנושא, באמת. תכף נעבור ליש עתיד. תכף נעבור לפריימריז של יש עתיד. אנחנו לא צריכים פריימריז. תראה איזה מלח הארץ יושבים לך כאן. - - - בקדנציה הזאת לשנות דברים אמיתיים, על החוסרים הגדולים שקיימים. לגבי הקליטה כל אחד ואחד מאתנו נתקע בלי סוף בדרכים במקומות בלי קליטה. השר לקח את זה לתשומת לבו בצורה מאוד רצינית ועניינית - - ללא ספק יש הרבה עבודה. יש הרבה מקומות. למשל בחריש אין קליטה - - זה לא חריש, זה בכל מקום - - לא, נתתי דוגמה. חברים, בכביש בגין פה בירושלים אין קליטה. אני יכול להגיד לכם שאני עומד כל בוקר בסנהדריה. אתם יכולים לראות שלא מעלים אותי בבוקר לשידורים כי בלי סוף אין קליטה. כשיש לי ריאיון אני צריך לצאת לכיכר מחוץ למושב.

גם ככה יש עשרות תכניות רדיו - - - עכשיו אתה רוצה לפתוח עוד ערוצים? אתה יודע מה יקרה לנו? רק על זה צריך לבטל לכם את הרפורמה הזאת. בבקשה,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, על הדיון החשוב הזה. למדתי והחכמתי. אני רוצה לשים זרקור, ברשותך, על נושא של יצירה ישראלית. לאורך השנים המחוקק דאג ליצירה ישראלית, וכשאני אומרת "יצירה ישראלית" אני מדברת על הפקות מקור שהן מכל קשת העשייה: "זגורי אימפריה", "פאודה", "ספקטרום", "שטיסל", "הבורר", "שבאבניקים",

"ישמח חתני", "סברי מרנן",

"שנות ה-80" יצירה מדהימה שהיא חלק מפסיפס התרבות של מדינת ישראל. גם ככה קשה מאוד לעשות יצירה בעברית. זה לא כדאי כלכלית ואנחנו יכולים להסתכל על הנתונים, ולפחות ממה שאני ראיתי יש ירידה בהשקעה לאורך השנים בהפקות ישראליות. אני אגיד לך למה בגלל שלוקחים כל מיני תכניות בערוץ 12, 13 שזה בכלל לא יצירה, זאת תכנית רגילה ועושים מזה יצירה. זאת הבעיה הכי גדולה של הרגולציה שלכם. הפקות מקור שאנחנו דורשים מהם עוזבים את כל ההפקות הרגילות רק סוגה עלית. כל התכניות האלה זה לא יצירה ישראלית - - קודם כול,

אנחנו מדברים על הרבה מאוד הפקות מקור. תכירו להם ברשות השנייה כיצירה אבל זה לא צריך להיות ככה.

לא יכירו יותר. אנחנו מקטינים את החובות אבל מתמקדים רק בסוגה עלית, רק בתכניות - - - אפשר להשלים את דבריי,

כן, אנחנו עוזרים לך. אני מסתדרת. מאה אחוז. למעשה, אנחנו רואים שחברות כמו פרטנר וסלקום לא משקיעות. אז יש פה איזשהו כשל שוק. במקום שיש כשל שוק אני רואה מקום שהמדינה צריכה להתערב לעיתים. מה שעשוי לקרות זה שלא תהיה לנו יצירה ישראלית כי כלכלית זה לא כדאי. אז מה יקרה? פשוט מאוד לא יהיו לנו יצירות כאלה בעברית. ברור שמדובר כאן בתעשייה שהיא פרנסה לעשרות אלפי משפחות בישראל בואו לא נשכח את זה ומעבר לזה היצירה הישראלית בעברית מייצגת אותנו בעולם. תחשבו על כל הסדרות הנפלאות הישראליות שיצאו החוצה וייצגו את מדינת ישראל. לצערנו, בעולם מצבנו לא כל כך טוב. מה רואים על ישראל כל הזמן? רואים טילים, רואים סכסוך ישראלי-פלסטיני, רואים חדשות רעות. פתאום מגיעות יצירות נפלאות כל כך שמייצגות אותנו נפלא בעולם. ולדעתי, אנחנו צריכים כמחוקקים להתערב ולדאוג לזה שהתעשייה הזאת לא תושמד כי פשוט לא תהיה יצירה בעברית. זה חבל לכולנו,

זה לא קשור לפוליטיקה לא לימין ולא לשמאל היצירות שהקראתי פה הן לכל עם ישראל. אני רק מבין שאת מפרגנת לי מאוד על מה שאמרתי קודם, שאנחנו מחייבים ביצירה ישראלית את כל מי שלא היה מחויב.

כל השחקנים גם נטפליקס, גם שחקנים בין-לאומיים, גם "דיסני". באיזה אופן אתם מתכוונים לחייב אותם? לפי אחוזים מההכנסות. כמה אחוזים מההכנסות? אנחנו נביא את זה בחוק. איך נחייב את נטפליקס? מה זה איך נחייב? זה יהיה הכנסות של מיליארדים. הכנסות מישראל, לא הכנסות מחו"ל. כל השחקנים בשוק יהיו מחויבים ביצירה ישראלית בהתאם לגודל ובהתאם לאחוזים שאנחנו קובעים, והחוק מושלם בימים אלה. ומתי נוכל לראות את הנתונים האלה? זה יפורסם להערות הציבור בסוף החודש. אוקיי, נשמח לקבל אותם. אני רוצה לראות אותם. תודה רבה.

תודה לך. היצירה הישראלית בהחלט חשובה. אגב, אני מאמין שיצירה ישראלית היא חשובה לספקי התכנים כי בלעדי יצירה ישראלית אין להם שום ערך מוסף בשוק הישראלי. אבל למרות העמדה שלי שלדעתי גם בלי חובות הם יעשו את זה כי אחרת מי יצרוך ספקי תכנים ישראליים כשיש ספקי תכנים מחו"ל שהם אולי הרבה יותר זולים למרות זאת אנחנו משאירים את החובות האלה בגלל החשיבות והחששות שיש בקרב היוצרים הישראלים.

הציבור. בקרב הציבור הישראלי, לדעתי, החשש הזה הוא רחוק. היצירה הישראלית היא חשובה מאוד לציבור ובגלל זה היא חשובה מאוד לספקי התכנים. הם לא באמת צריכים חובות של המדינה. כי בסוף יש צורך, הציבור רוצה את זה, וזה יהיה. בכל מקרה זה נמצא בחוק.

אנחנו לא נתחיל דיון על זה עכשיו. בבקשה, חבר הכנסת אוהד טל.

אדוני היושב-ראש, על הדיון החשוב ותודה רבה לך, אדוני השר, גם על האנרגיות, גם על החריצות ובעיקר על התפיסות שאתה מביא איתך.

אני מאוד מברך על התפיסה שאומרת שפתיחת השוק לתחרות היא המטרה שלך. זה יכול להיות דבר מאוד משמעותי למדינת ישראל גם בהיבט של יוקר המחיה ולא פחות מזה ואולי אפילו יותר מזה בהיבט של שוק דעות חופשי ומגוון זה מה שמדינת ישראל זקוקה לו באופן נואש. לכן אני מודה לך מאוד. הבאתם לפה רשימה ארוכה מאוד של דברים גם אתה, אדוני המנכ"ל. אפילו נושא של הנגשת מידע לציבור זה תנאי ראשון בקיום של תחרות. אלה בהחלט מהלכים מבורכים. רק רציתי לשאול שאלת הבנה דיברת על החסמים של פיקדונות בתחום השידורים פיקדונות של 3 מיליון שקלים ומשדרים בפוליגונים ספציפיים דברים שתוקעים היום את היכולת לפתוח את השוק הזה. הייתי שמח להבין מה מונע מזה להשתנות מחר בבוקר, ומה לוחות הזמנים לתהליך הזה. חלק מהדברים נמנעים בחוק. למשל, רדיו ארצי מסחרי לא קיים בחוק. הזיכיונות של הרדיו האזורי הם היום בחוק בפוליגון שהוגדר להם, ולכן נדרש שינוי חקיקה. כמו שאמרתי, בסוף החודש הוא יופץ להערות הציבור, ואז יש תהליך של 21 יום להערות הציבור ועוד שבועיים של תיקונים והתייחסות ושינויים נדרשים ואז עוד 60 יום של נסחות במשרד המשפטים. בתחילת כנס החורף הבא החוק יגיע,

לוועדת שרים לחקיקה. כמו שאמרתי, אתה צודק מה שכבר היום אפשר לעשות שזה בתקנות של הרשות השנייה אני מתכוון לבקש מיושב-ראש הרשות השנייה שיתאים עד כמה שאפשר ויקל עד כמה שאפשר בהתאם למדיניות החדשה שהחוק עתיד לקבוע. בנוסף יכול להיות שנביא מספר תיקונים קטנים כבר בחוק נפרד כדברים שהם לא ממש חלק אינטגרלי מתוך חוק השידורים כולו, אלא יכול להיות שחלקים קטנים ממנו יבואו כבר בקרוב בתקווה לסיים אותם עד סוף יולי. יש לכם אינדיקציות לשחקנים חדשים שייכנסו למגרש ומתחממים על הקווים כבר לקראת השינויים הללו?

פונים אלינו ומדברים בעיקר עם אלעד. מבקשים פרטים, רוצים לדעת איך זה יהיה ומה יהיה. בהחלט כן.

בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, תודה על דיון חשוב. אני בהחלט מברכת על השדרוג. אנחנו ב-2023 ובהחלט יש מה לעשות בתקשורת ובכלל בכל נושא ההנגשה. אני דווקא רוצה לשים את הדגש, כבוד השר, על ההנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים מקהילת החירשים. היו לי לא מעט פגישות. יש קושי עם הנושא של הבועה של המתורגמנית, יש קושי בתכניות שבזמן אמת אין כתוביות תרגום ומאוד מתקשים. אחת מהנציגות אמרה לי: אני רוצה לראות תכנית בידור בטלוויזיה אבל אני רוצה לראות באותו רגע ולא לחכות למחר עד שיהיו כתוביות. אז האם זה חלק שאתם לוקחים בחשבון? זה מאוד חשוב כי יש קהילה לא קטנה בארץ, ומגיע להם ליהנות גם מתשדירים בזמן אמת, שלא לדבר שמרבית המוסדות בארץ, כמו בתי חולים ובתי משפט, בכלל לא מונגשים לנושא של חירשות. אבל בנושא תקשורת חשובה לי ההתייחסות שלך. חברת הכנסת ביטון, זאת בהחלט הערה חשובה. אני חושב שאת העלית לוועדת שרים לחקיקה השבוע חוק בנושא הזה.

אני גם שוחחתי עם היועץ שלך לנסות לבדוק מה אנחנו יוכלים - - אנחנו לא התנגדנו. העמדה שלנו הייתה לאפשר בהסכמה, והאוצר משום-מה ביקש לדחות בשלושה חודשים. לא תיאמו איתי את בקשת הדחייה הזאת. זה חלק מהתכניות שלך? זה משהו שאתה תתקצב במסגרת המשרד שלך? כי אי אפשר להזניח קהילה קיימת. היום אנחנו שומעים ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. זה משהו עם פוטנציאל לכל אדם מן היישוב. אלעד נמצא יותר בפרטים אז אולי הוא יתייחס.

תקצוב המשרד שלנו אין לו תמיכות כמעט, הוא לא מתקצב דברים, הוא רגולטור. אז אנחנו מחייבים את זה בטח בשידור הציבורי בערוץ הכנסת במקומות כאלה בוודאי. זה החוק שהעלית היה ולכן היינו בעד ואמרנו שמבחינתנו זה חשוב מאוד. אלעד, יש לך מה להוסיף? כל נושא הנגשת המידע על גבי המידע אנחנו מטפלים בזה גם בחוק השידורים שאנחנו עמלים עליו כרגע. יש הוראות שקיימות היום בחוק ספציפי לנושא הזה. אנחנו מעדכנים את מה שרלוונטי מבחינתנו לעדכן לחקיקה החדשה. כמובן, יש גם הבדל בין גודל הערוץ. ערוץ קטן לא יכול לעמוד בעלויות של זה, ערוץ גדול יותר יכול לעמוד בעלויות מסוימות. אז בימים אלה אנחנו עושים בחינה בנושא הזה. בקרוב נשב גם עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים במשרד המשפטים. יש לנו פגישה איתם על הנושא הזה, ואנחנו מעדכנים את זה לתוך הרגולציה הקיימת. שוב, יש שם הבדל בין גודל הערוץ - - בשוק הפרטי דווקא,

זה לגבי הפרטי. לגבי הציבורי, כמו שאמר השר, מבחינתנו רדיו ממשלתי וציבורי צריך להיות מונגש לכולם. השאלה אם זה לא צריך להיות חלק מהתנאים המתבקשים גם כשזה ערוץ פרטי כדי שיחשוב שקיימת קהילה נוספת, וזה חלק מתנאי האפשרות לעלות לשידור. בסוף ההזנחה הזאת היא בעוכרנו, ובטח אנחנו פוגעים בציבור. תהיה חובה כזאת, אבל אני אומר מראש לא על כל ערוץ אותה חובה. ערוץ קטן שההכנסות שלו 4 מיליון שקלים בשנה הוא לא כראי ערוץ שההכנסות שלו מיליארד שקלים בשנה ביכולת שלנו לדרוש ממנו דרישות שמייקרות את ההפקה שלו משמעותית. לכן אנחנו נתייחס בצורה הדרגתית לערוצים השונים. אדוני היושב-ראש, אני יכול להתייחס?

אמרתי, חברי הכנסת בסדר. אתה יודע מה העמדה שלי? אני תמיד עובר מפה לפה. שוק חופשי. זאת ועדה של חברי כנסת, אתה יודע. לכן חברי הכנסת יכולים לדבר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השר - - אתה מבסוט מהתחרות עכשיו,

אני מבסוט מאוד - - מתאים את העמדות שלך. אני מבסוט מאוד גם מהשר - - תראי איך הוא מאושר חיוכים מפה לשמיים. - - גם מהשר, גם מהתכנית שהוא מביא. היית צריך לבוא עם עניבה אחרת בגלל זה. באתי עם עניבה. אני רוצה להגיד לך, כל הכבוד. אנחנו יודעים שכבר עשורים הציבור בישראל מתלונן על שוק התקשורת, על הריכוזיות שיש בו, על הרבה מאוד בעיות שיש בשוק. אפשר היה לבוא עם פתרונות לא נכונים שזה לנסות לתכנן את השוק אחרת כמו שאנחנו רוצים. זה לא מה שראינו פה. דווקא ראינו את הפתרון הנכון שזה להביא שוק חופשי אמיתי לעולם התקשורת,

תקשורת חופשית, ובסוף תקשורת חופשית זה לב לבה של הדמוקרטיה הישראלית, זה הדבר הכי חשוב שיש בדמוקרטיה. יש תפיסה שאני שומע לפעמים ברחוב הישראלי שאני לא יכול להבין מאיפה היא באה כאילו ככל שהממשלה תתערב יותר ותנהל יותר את השוק כמובן, לא מתכוונים לשרים בממשלה, אלא לפקידים בממשלה אבל,

ככל שהיא תנהל יותר את השוק ככה התקשורת תהיה יותר חופשי. זה הפוך מהמציאות הרי זאת תפיסה סובייטית ממש. אנחנו רוצים שוק חופשי, דעות שיכולות להתחרות זו בזו. זאת תקשורת חופשית, זה מה שצריך בדמוקרטיה תוססת. ואני מברך אותך על זה. יש לי שאלה טכנית אחת. דיברנו גם על נושא של קליטה: האם יש פתרון ייעודי לכל הנושא של תחבורה ציבורית? זה משהו שיעודד מאוד תחבורה ציבורית. כשאני עולה לרכבת בנתב"ג ואין לי קליטה זה גורם לי לא לרצות לעלות על הרכבת בנתב"ג כי אז יש לי 20 דקות מתות, ובמקום לעבוד אני אצטרך לשבת ולא לעשות כלום. אם הייתי יכול לעבוד בזמן הזה זה היה מעודד שימוש ברכבת. חברי כנסת עובדים בלי הפסקה? קודם כול, אני עובד בלי הפסקה, ואני יודע שגם אתה. חבר הכנסת אילוז, קודם כול, תודה רבה. העלית נקודה שהזכרתי קודם והתחלנו עם כביש 16 שזה לא רכבת אבל זה גם נתיב תחבורה שהיינו צריכים לעצור את כל הפעילות כשנכנסים למנהרות. וגם הרכבות, אני בשיתוף פעולה מלא עם השרה מירי רגב. זה חשוב לה לא פחות משזה חשוב לי, ואנחנו מתכוונים בהחלט לתת פתרונות ברכבות שתהיה שם קליטה טובה ואיכותית ואינטרנט מהיר כדי שאפשר יהיה לעבוד. לדעתי, כשנגיע למצב כזה שאפשר יהיה לעבוד בצורה יעילה ברכבת אז גם התחבורה בכבישים תצטמצם. תודה רבה. בבקשה, שלי. זה נכון מאוד הנושא הזה. הרי כשאנחנו נתקעים בפקקים שעתיים זה זמן אבוד. חוץ משיחות טלפון אתה לא יכול לעשות כלום כי אתה לא יכול לסמס. אז ברכבת זה יעודד שימוש בתחבורה ציבורית,

השאלה שלי אחרת רוב אזרחי ישראל משלמים מאות שקלים בחודש על חבילות שידור בחברות השונות, ואני רוצה לשאול איך הרפורמה שלכם תשפיע בסוף על הכיס של האזרח בנושא הזה? איך אנחנו מוזילים את חבילות השידור האלה ועוזרים בנושא של יוקר המחיה? שאלה מצוינת. כבר עכשיו כשהמדיניות שלי לפתיחת השוק לתחרות ברורה כבר רואים ספקי תכנים שנכנסו במחירים מאוד נמוכים. ככל שיש אפשרות להיכנס יותר, ככל שאני מאפשר מודל עסקי חופשי אני לא אומר שספק תכנים יכול רק דמי מנוי וערוץ ליניארי יכול רק פרסומות. כל אחד יכול לקבל הכנסות ממגוון מקורות. הדבר הזה גם מאפשר להוזיל מחירים, ואנחנו כבר רואים את זה בשוק. זה שאני מאפשר גם לערוץ טלוויזיה להיות ספק תכנים ואני מגביל אותו כי הוא ספק תכנים אחוד כדי שהוא לא יהפוך לריכוזי אז יש כל מיני הגבלות שהוא חייב למכור את התכנים שלו במחיר בלתי מפלה. למשל, בספורט זאת דוגמה חשובה כי ההשקה של Free T.V שהייתה השבוע, הם בעצם מוחזקים על-ידי קשת ו-RGE שמחזיקים בפלטפורמה. זאת דוגמה מצוינת גם לתחרות שנפתחה, לירידת מחירים, וגם זה ש-RGE שיש לה תכנים בפלטפורמה הזאת יהיו מחויבים למכור אותם במחיר נמוך מאוד כמו שהם מוכרים לעצמם, לכל הפלטפורמות: ל-YES,

לכל היתר ולכל פלטפורמה אחרת שתקום. אתם מפקחים על המחירים שהם קובעים? אין פיקוח על מחירים. להפך פיקוח על מחירים יהיה רק בעוכרנו. אנחנו מאפשרים לשוק לעשות את שלו, ואנחנו רואים את הירידה של המחירים. יש נתונים של הירידה במחירים בעקבות הפתיחה? אלעד מהנהן. איזה מחיר הושקע? Free T.V הושקע בפלטפורמה רב ערוצית; בשני מסכים 40 שקלים לחודש ויותר משני מסכים 54 שקלים לחודש. אנחנו כבר רואים גם סלקום T.V ופרטנר T.V כולל נטפליקס, שזה 35 שקלים בפני עצמה,

כך שהמחירים הם בסביבות כמה עשרות שקלים בין 50 ל-90 שקלים, ב-OTT,

לא בכבלים ובלוויין. לאחר תיקון הרגולציה אנחנו מיישרים את מגרש המשחקים. יותר לא יהיה הבדל טכנולוגי בהיבטי רגולציה בין הכבלים והלוויין לבין סלקום, פרטנר וכל ה-OTT, ואנחנו צופים שגם ברמת המחירים בהקשר הזה היא תשפיע גם על HOT ועל YES בצורה משמעותית יותר.

עשרות אחוזים?

אגב, הלוויין גם הוא, למיטב ידיעתי, עובר. בסוף 26' כבר הכול עובר ל-OTT, לדיגיטל לסיבים. התשתיות משפיעות גם על זה ויש פחות תחזוקה ועלויות הרבה יותר נמוכות של ספקי התכנים. גם הנחושת בתהליך של כמה שנים גם בבזק וגם בתשתיות התקשורת אנחנו נלך וניפרד מתשתיות הנחושת ונעבור לתשתיות הסיבים האופטיים המהירים. המהלך המשולב הזה בהחלט כבר מוביל. אם אסרו בעבר על ערוץ טלוויזיה להיות גם בעלים של ספק תכנים או להפך אנחנו הולכים לאפשר את זה עם מגבלות ריכוזיות לא לאפשר לשחקן להיות מאוד חזק בשוק. התחרות חשובה לנו. אבל המודל העסקי המשוחרר הזה פותח את השוק לתחרות.

אלעד דיבר על - - - מחירים זה דבר שכדאי לספר אותו לציבור. זאת בשורה גדולה. הציבור יודע. השוק עושה את שלו. אנחנו לא מפרסמים - - - סימון, בבקשה. אני באתי רק להודות לשר התקשורת מגוון דעות, שוק פתוח. - - - אחד את השני יישר כוח ויישר כוח ליושב-ראש על הדיון. זה דיון שאני מחויב לעשות אותו. זה שוק חופשי עד לרמה מסוימת, עד גבול מסוים. - - - מנוע. מה אני אעשה. יש דברים שאתה עושה שאתה לא מחויב להם? כן, יש גם דברים כאלה, אבל פה אני מחויב. הוא מחויב ואני מחויב. זה נכון. זה לא אומר שלא עושים את זה בכיף. אדוני השר, רק שאלה קטנה, מה אתם מתכוונים לעשות במשרד לגבי אזורים מסוימים שאפשר לשמוע בהם תדרים מסוימים ובאזורים אחרים לא. האם אתם חשבתם על זה, ומה אתם מנסים לקדם? אתה מדבר על הרדיו. על הרדיו, כן. אמרתי שהרדיו האזורי הולך להתבטל. הגורמים בשוק הרדיו, אם אתה מדבר על התחנות החרדיות, למשל, יוכלו לשדר בכל הארץ, בפריסה ארצית. אין מגבלה. כל אחד יוכל לעשות בתדר שלו מה שהוא רוצה בלי הגבלה. במכרז תצטרך להחליט האם אתה רוצה תדר אחד, שניים או שלושה. שלושה תדרים זה כבר פריסה ארצית, ועם התדרים תשדר איפה שאתה רוצה ותשחק איתם גם איך שאתה רוצה. תרשה לי רק לחדד בתשובה לחבר הכנסת בצלאל היום הזיכיון מגדיר לתחנות הרדיו איפה להציב משדרים. ברגע שאנחנו מבטלים את זה הם יכולים להציב משדרים בעוד מקומות, ואז כל בעיית הכיסוי נעלמת כמעט לחלוטין. חבר הכנסת גואטה, בבקשה. קודם כול אני רוצה לברך את השר: איזה כיף ששלמה קרעי הוא שר התקשורת, איזה כיף לעם ישראל ולמדינת ישראל.

מי כמוני יודע איזה מקצוען אתה. תודה רבה. אני יודע שאתה עובד מאוד קשה על הנושא של הקליטה ברחבי הארץ: נגב, גליל מה שחשוב לנו, כי יש שם בעיות מאוד קשות. יש מקומות שאין שם קליטה. אם אני עולה מגרנות לכיוון צומת סאסא ברוב המקומות שם אין קליטה. תבוא, תיתן לי נתונים ואנחנו נטפל. למה אבא שלך לא מזמין אותי לביקור במועצה? אתה יודע שאתה כמו בן. הוא לא מצליח לתפוס אותך כי אין תקשורת. זה אחד הנושאים שאני רוצה שתטפל בהם ואני מאמין שבעזרת השם תצליח. בשמחה. אני רק אשמח שתיתן נתונים ספציפיים, והמנכ"ל יודע למי להעביר. כבר קמו כמה אנטנות בחודשים האחרונים: בהר חומה הקמנו אנטנה. משה ליאון ממש מחויב. סיפרת לי שיש שם שיתוף פעולה מלא. זאת דוגמה לראש רשות שהבין שיש לו פערים סלולריים ופתח את כל המחסומים והחסמים שהיו. אבל הרוב אצלו חרדים.

בהרבה מקומות שעד היום לא היו הוא נותן להקים ומאפשר. זאת דוגמה ומופת. אני לא תושב ירושלים, ואולי אני מסתבך עם ראש העיר שאני גר בה. אבל הוא דוגמה ומופת איך ראש רשות דואג לתושביו. באיזו עיר אתה גר, שנדע עם מי הסתכסכת? הסתבכתי עם חיים ביבס שהוא חבר טוב. גם שם יש בעיות. במודיעין אין בעיה של קליטה סלולרית, אני מבין. גם בבית"ר אני שומע שהציבו אנטנות.

בבית"ר. - - - באופן כללי, הרב בצלאל, אתם צריכים לדעת שיש רשויות שאנחנו מגיעים לביקור ואומרים לנו שם שיש בעיות ואנחנו מטפלים. יש רשויות שאומרות שיש בעיות, בעיקר במגזר הערבי, שאין קליטה ואנחנו לא יודעים מה לעשות כי יש בעיה להציב אנטנות כי מפחדים מזה. אני ביקשתי מהמשרד למצוא המחשה לקמפיין הסברה כדי להראות שאם אין אנטנה הקרינה הרבה יותר גדולה כי המכשיר מתאמץ מאוד לנסות למצוא קליטה, והקרינה מהמכשיר היא גדולה יותר מאשר כאשר יש אנטנה יחסית קרובה. אז אלה דברים שאנחנו עובדים עליהם תקופה קצרה. אני רוצה לומר משהו ששכחתי קודם בתחום הספורט - - רציתי לשאול אותך בעניין הזה. אבל אני ביקשתי לשאול קודם. אדוני השר, אני רוצה לשאול אותך שאלה שקיבלתי עכשיו מנציגי ציבור ששלחו

היכולת לצפות בערוצי ספורט דרך המכשיר הנייד היום אי אפשר לעשות את זה, ומי שנפגע מזה זה,

חיילים ואנשים אחרים שהנגישות שלהם לממירים היא יותר מוגבלת. סימון, זאת השאלה שהתכוונת לשאול? אני אגיד לך, אתמול ניחמתי בבית משפחת בן-נון בראשון לציון הפיגוע הנורא שהיה בשבת בגבול מצרים. הייתה שם קבוצת חיילים וביניהם גם דובר צה"ל, והם דיברו על כל מיני תכנים, לאו דווקא ספורט, אלא תכנים נוספים אחרים. רציתי לשאול אותך באופן אישי על האפשרות לעזור לחיילים לצפות בסלולר. שאלה טובה.

בדיוק שר התרבות והספורט נכנס אז חשוב שגם הוא יידע. קודם כול, אני פניתי בנושא הזה. אתם מדברים בעיקר על ערוצי פרימיום כמו צ'רלטון כי הערוצים האחרים קיימים ואפשר לצפות בסלולר, למיטב ידיעתי. פניתי לצ'רלטון ונפגשתי עם המנכ"ל של הערוץ, וביקשתי לעשות את זה מעצמם כדי שלא נצטרך אכיפה ורגולציה בעניין. אבל זה לא קרה עדיין. חיילים זה מבחינתי הדבר הכי חשוב, שחיילים יוכלו לצפות במשחקים. אז בחוק השידורים החדש מופיע משפט כזה: "כל ערוץ ספורט יהיה מחויב למכור לספק התכנים את תכניו בכל ממשק ובכל טכנולוגיה". זה יקרה. כדאי להם לעשות את זה כבר עכשיו לטובת החיילים, אבל אם לא הם יקבלו את זה בחוק. השר, רוצה להגיד משהו?

הייתי פה בדיון בוועדת הכספים בנושא חוק הטוטו המועצה להסדר ההימורים בספורט, אבל היה לי חשוב להגיע לפה ולומר כמה דברים גם על המהלכים החשובים שנעשים על-ידי משרד התקשורת והשר וגם על ידי העבודה של ועדת הכלכלה לעידוד היצירה הישראלית. עידוד היצירה הישראלית הוא דבר חשוב ואפילו קריטי להצלחת עולם התרבות בישראל. לכן כשמשרד התקשורת פועל בסוגיה הזאת הוא בעצם עוזר רבות לעולם התרבות הישראלית שאני אמון עליו, הוא מחזק את עולם התרבות הישראלית, ואני כאן קודם כול כדי להגיד תודה על ההחלטות הנכונות. מעבר לזה אין ספק שיש אפשרות שיהיה שיתוף פעולה פורה בין משרד התרבות והספורט לבין משרד התקשורת בכל מה שקשור לשידורים גם של ענפי הספורט. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים כדי לתת לכמה שיותר אנשים את האפשרות לצפות בתכני ספורט בלי שהם יצטרכו לשלם הרבה מאוד כסף עליהם. יש טכניקות שאפשר ליישם אולי נערוך על זה דיון בהמשך אבל מאחר שאנחנו מדברים על מה שקשור יותר לעולם התרבותי שקשור ליצירה אז חד-משמעית,

חשוב מאוד לקדם את התהליכים האלה. אנחנו במשרד התרבות והספורט נהיה עזר כנגדכם בכל הסוגיות החדשות כדי שנעזור ליצירה הישראלית להמשיך להתפתח, להתעצם ולהתחזק. הדבר הזה הוא ברכה חשובה וגדולה מאוד לעולם התרבות בישראל. תודה, אדוני השר. תודה רבה. עכשיו נעבור לציבור הרחב.

בקיצור. אני מאיגוד התסריטאים. אני שמח ששר התרבות נכנס. רציתי להתחיל את הדברים שלי בכך שהתוכן המקורי בישראל הוא מין בן חורג במשרד התקשורת.

למעשה, עם כמות הצפייה השעתית של אזרחי מדינת ישראל ותושביה בטלוויזיה שעומדת על שעות ביו, התוכן הישראלי בטלוויזיה הוא עורק צריכת התרבות העיקרי של החברה הישראלית. גם במצב של הצלחות מופלגות היצירה הישראלית היא לא תמיד מוצלחת כלכלית מול הפוטנציאל במקומות אחרים. אני גם אגיד שהשוק החופשי המוחלט שאנחנו מבינים בו בתחום התוכן המקורי יוביל להיעלמותו. אנחנו רואים את זה בדוגמאות חיות בשטח של חברת סלקום T.V שפעילה 10 שנים, חברת פרטנר T.V שגם פעילה כמעט 10 שנים. במהלך כל העשור הזה הם לא השקיעו שקל בתוכן מקורי. מישהו יתקן אותי ויגיד שהם השקיעו קצת אז,

הם השקיעו כמה שקלים. אבל השר אמר שהוא עומד לחייב אותם. אז אני לא מבין מה אתה רוצה. אני שמח. אז לא צריך להגיד דברים רק כדי להגיד אותם.

צריך לעודד את השר לפעול ולהרים איזשהו דגל אדום - - הבנו,

רגע, אדוני. לא, סיימת. הבא בתור. לא - - - את הדגל האדום. הבא

סיימת, אמרתי. מי רוצה לומר דברים? אני ארים את הדגל בשביל ליאור. אני חגית, יושבת-ראש הפורום הדוקומנטרי בישראל. כל הדוגמאות שניתנו כאן הן דוגמאות של סדרות עלילתיות נהדרות. בדוקומנטרי אני לא חושבת שיש מה להכביר זה לא יקרה אם לא תהיה מחויבות. זה לא כלכלי לאף אחד, זה לרוב הפסדי. זה לב לבה של התרבות הישראלית. אלה דברים שהופכים להיות ברבות השנים חלק מארון הספרים של החברה הישראלית: לומדים מהם, מכירים אותם בכל מקום, הם מעגנים ומגבשים את הנרטיב הישראלי, את השפה, את התרבות, את הציונות, את הסיפור של כולנו. זה יפה מאוד הדברים שנאמרים. אני מברכת ואני מקווה שבלי אדישות טכנולוגית כולם יחויבו להשקיע, אבל המהות נעוצה במספרים. המהות נעוצה בסכום שמתחתיו אתה לא מחויב להשקיע, כמו שכולנו יודעים - - בסדר, אנחנו נראה - - - - מבחינתי צריך להיות אפס שקלים - - הצעת החוק - - - - - ואחוז ההשקעה המחויב, ומתוך מה הוא נדרש להיות מחויב. איך היום העניין הזה מוצדק מבחינת היצירה שלו? למה היום יוצרים דוקומנטרים זה הפסדי? כי הם מחויבים להשקיע 8% מההכנסות. בגלל ההשקעה. בתוכן דוקומנטרי? כן, גם. בדוקומנטרי, דרמה ויצירה ישראלית. מחויבים וועדת הרגולציה מפקחת על זה. החוק עדיין לא הוגש. כשהוא יוגש יהיו פה דיונים ואנחנו נתייחס לחוק. כרגע באופן כללי השר אמר שזה יהיה לכל השחקנים ויהיו מחויבויות. אז בואו לא ניכנס כרגע לתוך העניין. בסבב הזה מישהו רוצה לומר משהו? שישאירו ליושב-ראש מקום להתגדר פה כי אם אני אעשה את הכול לא יהיה לך מה לעשות בוועדה. אל תדאג, יהיו לך הרבה שינויים בוועדה. אין לך מה לדאוג. אני סמנכ"ל יוצרים בעכו מהאגודה לשמירה על זכויות היוצרים בישראל. זה יהיה קצר מאוד. קודם כול, אנחנו שמחים ומחזקים את התכנית. אני רוצה לחזק את חברת הכנסת מירון ועוד אנשים שדיברו כאן על יצירה מקורית והחשיבות שלה בהקשר של יצירות מקור וטלוויזיה.

לקחת את זה גם ליצירה המוזיקלית שהיא מאוד חשובה. הסרת חסמים ורגולציה וכל מה שנאמר כאן על שוק חופשי ותחרותי זה מבורך וחשוב, אבל אל לנו להזניח ולשכוח את האנשים שעומדים מאחורי היצירה הישראלית החשובה שאחראים על נכסי צאן הברזל שלנו. זה בעיקר ברדיו לא רק, אבל בעיקר ברדיו. השורה התחתונה היא שאנחנו שמחים שיהיו עוד ערוצים וכמה שיותר ערוצים. זה יהווה פלטפורמה להפצה נוספת של היצירה הישראלית, אבל חשוב שזה לא יהיה על חשבון הקיים, כלומר שלא יפגע בערוצים הממלכתיים הארציים שכולם מכירים ואוהבים.

תמשיכו לפי הסדר. שלום, אני גיורא, מנכ"ל ארגון "אקט" שמייצג את העובדים בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית. אין יצירה ישראלית בלי עובדים ישראלים. על הגב שלנו היצירה והשגשוג של התעשייה המקומית, ואנחנו עובדים 12, 13, 14 שעות ביום. יצירות ישראליות יוצאות להצטלם בגאורגיה וביוון, ומפרנסות את הגאורגים ואת היוונים במקום לפרנס את העובדים הישראלים. צריך לתת על הדבר הזה את הדעת אין יצירה ישראלית בלי העובדים הישראלים. נקודה חשובה.

בחו"ל? זה קורה כי הרגולציה היום מחוררת. גם אין השקעה מספיקה וגם בסוף יש כסף ישראלי שבמקום להיות מושקע ולחזור חזרה לציבור הישראלי, יוצא ובורח החוצה. כסף זה לא הדבר הקדוש היחיד, צריך לראות שהתעשייה מחזקת גם את העובדים המקומיים. אתה רוצה להגיד שתאגיד השידור הציבורי, היצירה הישראלית שלו מופקת בחו"ל? בחלקה חד-משמעית כן. זה גרוע מאוד. זה כסף של הציבור. זה באמת לא ידענו. בוקר טוב, אני היועץ המשפטי של "הצלחה". מה זה "הצלחה"? "הצלחה" זאת עמותה שמתעסקת,

ברגולציה של תקשורת.

אני אשמח אם תתייחס, אולי בתמצית, גם לעניין השלמת המינויים במועצת תאגיד השידור הציבורי שמתעכבים כבר הרבה זמן, וצריך להשלים אותם בחתימה, והדבר השני מעורבות המשרד בענייני גלי צה"ל. התשובות בסוף. אני מלובי 99. דיברתם פה על ביטול חובות הרישיון של חברות החדשות, וממה שאני מבינה גם ביטול ההפרדה התאגידית בין חברת החדשות לבין הערוצים המסחריים, ואני רוצה לשאול איך אתם מתכוונים בתוך הכיוון הזה להגן על כך שהחדשות לא יושפעו ישירות מהאינטרסים המסחריים של בעלי השליטה בערוצים המסחריים - - כמו שקורה היום,

השאלה אם מבטלים כליל את חברות החדשות ואת ההפרדה המבנית, מה שיאפשר שערוץ 12 שנשלט על-ידי החברה המרכזית למשקאות, חברת קוקה קולה ישראל איך נגיע למצב שהאינטרסים המסחריים גם של המפרסמים - - את מתכוונת: איך לא נגיע למצב של שידורי תעמולה? כן, זה מה שהיא מתכוונת. תעמולה כלכלית אינטרסים מסחריים גם של המפרסמים וגם של בעלי השליטה בערוצים. אפשר להתייחס? רק בסוף. לפי מה שהיא אומרת כל הפרסומות של ערוץ 12 כשהם יהיו חופשיים יהיו של קוקה קולה וספרייט. ואז כולם יצפו רק בערוץ 12. אני מהעמותה למלחמה בספאם. אני אשמח לדעת מתי אדוני השר יעסוק בשיפור חוק הספאם שזה סעיף 30(א) לחוק התקשורת. הוא נחקק לפני 15 שנים, ב-2008, ומאז יש בו שתי בעיות: א', יש שם קנס שאפשר להטיל על עבריינים אבל מדובר בקנס פלילי. זה לא קנס מנהלי אז משרד התקשורת לא יכול במצב החוקי הקיים להטיל אותו, וזה דורש שהמשטרה או הפרקליטות יגישו כתב אישום לבית משפט, ינהלו הליך הוכחות שלם רק כדי להרשיע בן אדם ולתת לו קנס של 20,000 שקל. אנחנו הגשנו בקשות גם למשטרה וגם לפרקליטות. במשך 15 שנים לא הוגש מעולם כתב אישום כזה כי אין להם מספיק כוח אדם. אם זה רצח או אונס או שליחת ספאם בוודאי שהם יגישו על רצח או אונס ולא על שליחת ספאם כשבסוף אחרי חמש שנים של ניהול הליכים הם יכולים להטיל קנס של 20,000 שקל במקרה הטוב. אז צריך לתקן את חוק העבירות המנהליות כך שהעבירה של 30(א) בחוק התקשורת תהיה גם עבירה מנהלית ומשרד התקשורת יוכל להטיל קנס מנהלי. דבר שני, 15 שנים יש בעיה שאם שולחים ספאם אנונימי אין דרך היום בחוק לדעת מי שלח. אז כבר חמש שנים מוגשת הצעת חוק פרטית של סיעת יהדות התורה שהיא סיעת הקואליציה. אז לא אמורה להיות בעיה לקדם אותה שתהיה אפשרות בחוק לפנות לחברת התקשורת ולזהות מי שלח את ההודעה. אף אחד לא מקדם אותה. מה ההגדרה של ספאם? השר, תשיב, בבקשה. לפני שהמנכ"ל ימשיך את המצגת ויתייחס לעניין של הספאם - - מה יש לכם עם המצגת הזאת? תענה על השאלות של האנשים. המצגת שלו. הוא יענה על הספאם.

לגבי המינויים בתאגיד שר הוא לא חותמת גומי, והתוצאות של שידורי התאגיד הן, בעיניי, תוצאות לא טובות. אלה תוצאות של שידורים שיש ציבור גדול שמרגיש מודר משידורי התאגיד. לכן אני כשר התקשורת שמיניתי יושבת-ראש ועדת איתור חדשה למועצת התאגיד לא מתכוון לחתום על מינויים של ועדת מינויים קודמת, ועדת איתור קודמת או קול קורא קודם שיצא. תלכו למי שהוציא את הקול הקורא שהוא יחתום על זה. בקול הקורא שיצא למועצת התאגיד יהיה חשיבות למגוון ולריבוי דעות כדי שבסוף זה ישתקף בסוף על גבי המסך. אדוני אומר שהוא לא מתכוון לחתום באופן סופי על המינויים האלה? יש הליך משפטי שמתגלגל עכשיו. אנחנו מציגים את העמדה שלנו מול בג"ץ ונראה מה יהיה בהמשך. כרגע עמדתי היא שיש ועדת איתור חדשה שקמה, והיא צריכה להמליץ בפניי על חברים למועצת התאגיד. יכול להיות שגם מועמדים קודמים, אם יעברו את ועדת האיתור החדשה יכול להיות שנמנה אותם. אין לי אמון, לפי התוצאות של מה שאני רואה שקורה בשידורים של מי שמינה את אותם אלה שאמונים על השידורים האלה, שזה מועצת התאגיד. לגבי גלי צה"ל בהחלט בחוק השידורים שנביא שידורים מסחריים לא ישודרו בשידורים ציבוריים. השידור הציבורי מקבל מספיק תקציב כדי להפיק חדשות משלו, מהדורות משלו. לא צריך שהוא יהיה כלי בידיים של שידורים מסחריים להפיץ את השידורים המסחריים שלהם. עדכנתי בזה גם את מפקד גלי צה"ל ואני שמח שזאת גם עמדתו. אני לא יודע אם זאת עמדתו מאותן סיבות שלי, אבל עמדתו היא גם ששידורים מסחריים לא ישודרו בערוץ ציבורי. כך צריך להיות וכך יהיה גם בחוק. אני התכוונתי יותר למעורבות בוועדה שעכשיו יושבת על המדוכה בעניין עתיד גלי צה"ל. זאת ועדה של משרד הביטחון. אנחנו באים באופן חד-פעמי כנציגים להציג את משנתנו. אבל הוועדה לא חונה אצלנו ואנחנו לא חלק רציף ממנה. אפילו לא ידעתי על קיומה של הוועדה הזאת. אלה דברים שהצוותים המקצועיים מתעסקים בהם, וזה לא קשור אליי. שר הביטחון אמון על גלי צה"ל וזה פחות העניין שלי. לגבי מה שהציגה נציגת לובי 99,

ואז מימון יתייחס לעניין הספאם. לגבי מה שמכונה הממשל התאגידי והחדשות למי שלא מכיר אני אסביר בקצרה: היום חברת החדשות חייבת להיות חברה נפרדת מהערוץ עצמו. זה נוצר מכיוון שכשהוקם הערוץ השני בזמנו היו שלושה זכיינים: טלעד, קשת ורשת. כדי לאחד ביניהם יצרו חברה נפרדת. זאת רגולציה שאין לה אח ורע בשום מקום בעולם. אני אוסיף לזה שביתר גופי התקשורת: רדיו, עיתונים, אתרים אין בהם הרגולציה הזאת. לא מצאנו שהדעות המסחריות של בעלי עיתונים באים לידי ביטוי יותר מחברות החדשות בטלוויזיה בגלל הרגולציה הזאת או להפך. אנחנו לא מוצאים לה מקום.

מוצאים בה חסם שגורם לציבור שמעדיף להעביר את השלט באותו רגע לערוץ אחר כי הוא לא מרוצה מהתוכן שהוא רואה, והוא אמור להכאיב בכיס לבעלי המניות בגלל התוכן שהוא רואה והוא לא אוהב אותו. הוא לא מצליח להכאיב להם בכיס כי יש הבאפר הזה. אנחנו רואים בזה חסם על העדפות הציבור ורגולציה שאין לה אח ורע בשום מקום אחר בעולם וגם לא בגופי תקשורת אחרים, ולכן אנחנו לא מוצאים מקום. החשש שציינת, הדרך הטובה ביותר בעולם של ריבוי ערוצים להתמודד עם אינטרסים של בעלי מניות בגוף כזה או אחר היא שיהיו עוד ערוצים שיהיה להם תמריץ לחשוף את האינטרסים שמאחורי אותו ערוץ. לשם אנחנו מכוונים, לעולם כזה שבו יש אינטרס לבצע. היום הדבר הזה לא קיים כי בישראל יש מונופול גדול מאוד בתחום השידורים, וכל כתב בישראל שואף להיות חלק מהמונופול הזה. כאשר נהיה כאן בשוק מאוזן יותר עם שחקנים חזקים יותר בלי מונופול של גוף אחד מסוים, אני מניח שנראה יותר תחקירים כאלה כמו שקורה בשווקים בריאים ברחבי העולם. אז רק בהמשך לזה האם תהיה הגבלה של נתחי שוק ענפיים? יש מגבלת בעלויות צולבות והחזקות שונות בתחום החדשות,

בהתאם לנתחי שוק. כן, בהתאם לנתחי שוק. הספאם הוא עניין די מיושן שלא טופל עשרות שנים. מה זה ספאם? ספאם זה כשאני שולח לך הודעת פרסומת. אסור לשלוח הודעות כאלה, אלא אם כן ביקשת לקבל את ההודעות. זאת תופעה שקורית המון, לצערי. כל הזמן שולחים. אבל יש שם סעיף ששואלים אותך: האם אתה רוצה להגדיר כזבל. אם בפעם הראשונה הסכמת אז אתה ממשיך לקבל, לצערך. לפעמים כשאתה חבר מועדון בכל מיני חנויות אז אתה לא שם לב ואתה מקבל. זה משהו אחר. קודמה הצעה שאפשר לסמן: "אל תתקשרו אליי יותר". זה, כנראה, מה שאדוני היושב-ראש מתכוון אליו.

"הסר עבר גם פה לא לפני הרבה זמן. ואז אפשר להסיר ולהפסיק לקבל הודעות מספאם. - - - נכון. ההפרה הזאת היא פלילית כי נדרשות פה חקירות פליליות. דרך אגב, זה לא נכון שאי אפשר להגיע. לאדם הפרטי יש קושי להגיע לנתוני תקשורת. לקצין מוסמך במשטרת ישראל ועוד גופים אחרים יש יכולת להגיע עד כדי מי שלח את ההודעה, מי ביקש ממנו לשלוח את ההודעה. יש להם כל הכלים וכל היכולות. יש חוקים במדינת ישראל שמאפשרים את זה. מה שכן פטור בלא כלום אי אפשר לצאת המשרד טיפל בתופעות של סמישינג שהן יותר קשות.

שולחים: "הדואר שלך הגיע" אתה רוצה שנביא אותו הביתה? שלח את כרטיס האשראי וחמישה שקלים. זאת גניבה.

אלה עוקצים שמטרידים ומפריעים הרבה יותר. טיפלנו בזה וצמצמנו בזה וזה צמצם את התופעה דרמטית.

אי אפשר היום לשלוח הודעה עם כתובת רשומה למעלה אם חברת הסלולר או האגרגטור שעטף את ההודעה לא וידא מיהו השולח. אבל אנחנו עדיין מקבלים. אני מקבל שלוש כאלה ביום. אנחנו מקבלים. גם אני מקבל. אני אומר זה צומצם, לא מיגרנו את זה לגמרי. בשבוע שעבר שלחו לי משהו על ירושלים עם כותרת: תגיעו לירושלים להפגין. חשבו שזה מישהו מעיריית ירושלים וזה לא נכון. גם בדבר הזה אנחנו מטפלים. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני מאיגוד "אקט" ארגון עובדי הקולנוע והטלוויזיה רציתי רק לחדד לגבי שאלתכם על עבודה בחו"ל: הסיבה העיקרית שסדרות מצטלמות בארץ היא מכיוון שקיימת חובה ברגולציה להעסיק את רוב הצוותים בישראל כדי שיצטלמו וכולי. כרגע הסיבה שהפקות עוברות לחו"ל היא שגופי השידור מורידים יותר ויותר את ההשקעה שלהם, והם אומרים, אנחנו לא ניתן לכם מאה אחוז, ניתן 70% או 50% ואת היתר תביאו מחו"ל. כל כסף שמגיע מחו"ל זה אומר שהם פטורים מלצלם אותו בישראל. לכן כל הכסף שאנחנו הצרכנים משלמים כדי לראות את התוכן הולך, כמו שהוא אמר, לעובדים ברומניה וביוון. אנחנו מברכים מאוד על הרפורמה הזאת, ויש הרבה שינויים נדרשים טובים מאוד במה שהצגת, ואנחנו מאוד שמחים. בנושא של העובדים אם הרגולציה לא תמשיך ולא תחול אז כל היצירה אולי תהיה עדיין בעברית ואולי יהיו שחקנים ישראלים, אבל היא תפרנס עסקים ועובדים בחו"ל בלבד ותאבד פה פרנסה של אלפי משפחות.

זה טופל בחקיקה, בוודאי ובוודאי בשידור הציבורי. מבחינתי כסף ציבורי צריך ללכת לעובדים ישראלים. בסדר, נתייחס לזה כשנביא את הצעת החוק. יבגני, אתה רוצה להגיד משהו? אני רוצה בסוף. מה זה בסוף? עכשיו תגיד. אנחנו כבר שעה וחצי - - אתה רוצה לסכם? אני לא מבין את זה. חלק מהדיון שמעתי בדרך. הייתה לך קליטה? יפה. מה שמדאיג אותי ואת זה אני שואל את המנכ"ל יותר מאשר את השר איך אתם פועלים בנושא חבילות שמוצעות היום בשוק לאנשים מאוכלוסייה שלא שולטת בשפה או אוכלוסייה מבוגרת? האם יש לכם הצעת חקיקה להסדיר את זה באינטרנט, טלוויזיה וכבלים? אני אתן לך דוגמה, זוג עולים מבוגרים בשנות ה-80 לחייהם לא צריכים חבילות של 3 ג'יגה או טלוויזיה עם ערוצים בטורקית, רומנית ופורטוגזית. השאלה האם יש לכם פתרון גם בנושא הזה כדי למנוע את המצב שהם ירגישו שעובדים עליהם? הכניסו להם חבילה של 280 שקל כשבפועל אפשר להשיג חבילה גם ב-140 שקל. האם יש הצעה ואולי גם השר יוכל להוסיף? כך שנוכל להגן גם על הזכויות של אותם אנשים. לא צריך לדחוף להם את המוצר שהם לא צורכים. אולי להציע חבילות מינימום, חבילות זהב. כיום ברגולציה אין הגדרה לזה. בעבר הייתה חבילת בסיס, חבילה מצומצמת, ואלה דברים שלא עבדו כל כך. קודם דיברו על שחקן חדש שנכנס לשוק ומוכר פתאום משהו מצומצם מיד קמים אחריו. אני אזכיר גם את HOT וגם את YES שגם יודעים למכור חבילות קטנות דרך OTT, האינטרנט. אז אתה לא חייב לקנות את ה-300 שקל, אתה גם יכול לקנות חבילות - - השאלה איפה התפקיד של המשרד בהסברה ובמעקב. הסברה ומעקב נעשה בשידורים. אנחנו נפעל בדבר הזה. בסלולר היום אין מה לדבר בכלל על חבילות. הם גם ככה במחירים שווי נפש. יש נושא אחד חשוב, המנכ"ל. אני פניתי לניר שוויקי, יושב-ראש מועצת הכבלים והלוויין, לגבי פקודות ניתוק. אנחנו שומעים הרבה תלונות שמבקשים להתנתק וממשיכים לחייב. חוק השידורים שנחקק מסמיך את הרגולטור ואת השר יחד להכין קול קורא להוראה צרכנית בחוק התקשורת וגם שוק התקשורת, בכללם גם ההוראה הזאת. פקודת ניתוק כשאתה עובר לחברה חדשה, היא כבר דואגת לנתק אותך בחברה הקודמת. ומה קורה עם זה היום? היום זה לא קורה. היום אתה צריך להתנתק מהחברה. בסלולר זה קיים, אבל בשידורים אין. אז אני פועל כדי שזה יקרה גם שם. אבל יש לך חבילות משולבות.

הניתוק יהיה משולב. אז אם אתה מתנתק אז אתה מתנתק מהטלפון הקווי בבית, מהאינטרנט ומהטלוויזיה, ואז אתה עובר לחברה אחרת וגם מקבל את החבילה המשולבת. זה העניין.

אם החברה היא מאותו גורם - - - יש דברים חריגים וליקטת מפה ומשם. חבר הכנסת בליאק, אתה רוצה להגיד משהו? אני עובר אליך שוב. אני רואה שאתה במתח גדול מאוד. כמה עמודים עוד נשאר? שלושה? רק אל תחזור להתחלה. אני רוצה לומר מילה על תשתיות תקשורת מתקדמות בסוף השנה ההגדרה וחובת פריסה למאה אחוז זאת בשורה. יש לנו מכרזי תמרוץ שאנחנו רוצים לסיים השנה. חברת בזק רוצה לקבל על עצמה פריסות באזורים שעד היום לא נפרסו בהם עד היום, וזה מותר לה לפי החוק. כרגע אנחנו שוקלים במשרד האם לאשר. פה יש בשורה לציבור: בסוף השנה אנחנו נגיע ל-100% ממשקי הבית בהגדרות החובה לפריסה. יש כבר מי שקיבל עליו את המחויבות לפרוס. הפריסה עצמה תהיה בעוד שנה-שנתיים. מאה אחוז. מאה אחוז השנה, החובה. יהיה נייר שכתוב שסלקום צריכה להגיע לפה, ו-IBC לשם. אתה יודע שבזמנו היו לנו בעיות בין HOT לבזק. HOT התחייבה להגיע לכל מיני מקומות שבסוף היא לא עשתה אותם, ואז בזק לקחה את המקומות האלה. בחובה לביצוע יש עדיין - - - חובה לביצוע הוא מאוד גדול. הפריסה של הקווים.

לא היית אז חבר כנסת. בדיוק היו אז בעיות עם זה. הסיפור הזה היה גם בוועדה הקודמת. זה היה לפני שנתיים. אז יש לנו זרוע פיקוח ואכיפה בשקף הראשון. אמרתי שמי שלא יעמוד בהוראות אנחנו גם יודעים - - - אני מקווה שתעמדו בזה. כי בינתיים החברות הגדולות לא מקבלות קנסות ולא שום דבר.

כיום אנחנו עומדים על 78% פריסה ברחבי הארץ 78% ממשקי הבית בישראל. הבעיה היא לא ב-78%, הבעיה היא ביתרה. עכשיו נותנים מיליונים על זה כדי - - - אדוני היושב-ראש, נגעת בנקודה. עד היום הטלנו את החובות ועכשיו צריך לראות שהן ממומשות. הגענו לקצוות שבהם הכי קשה לפרוס. נכון, שם הבעיה.

סליחה שאני קוטע אותך, כשאתה מדבר על 22% אתה מדבר בעיקר על המגזר הבדואי. אז דיברו על כדאיות כלכלית נמוכה שם. לא רק על המגזר הבדואי. חילקנו 150 מיליון שקל. דיברו שם על אינטרנט לווייני. לא, לא, לא. כל בית יקבל סיב. סיב בכל בית גם במקומות שאין כדאיות כלכלית? בזה אתה מחייב את בזק או HOT? זה העניין? במקום שבזק לא בחרה מרצונה יש קופת תימרוץ. יש חברות שזוכות בזה והן הולכות לפרוס שם. אבל איך חברה קטנה תפרוס משהו שאין לה בו כדאיות כלכלית? בשביל זה יש קופת תימרוץ. אתה מממן לה את הדבר הזה?

אין ברירה לפעמים. אם אתה מממן לה אז למה שבזק לא תקבל את זה? בזק לא רצתה לקחת את זה.

אם בזק מקבלת ואתה מחייב אז תן פחות לבזק שתשלים את המהלך מאשר תיתן יותר לחברה קטנה. זה מה שאמרתי קודם - - אתה מבין שזה לא הגיוני?

שהקטנה תחיה. מה הבעיה עם זה?

אתה הבנת אותי?

השארנו את הברירה לבזק, לשוק החופשי. בזק בחרה 82% ועכשיו זה 85%. 15% אחרונים מקבלים על זה - - אתם יודעים למפות את המקומות? בוודאי. כלומר יש לכם רשימה מלאה. כל כתובת שתיתן לי היום, אני אגיד לך מי צריך לבוא, האם כבר יש סיב? מתי יהיה? יש זרוע פיקוח ואכיפה. יש בניין ששם לא עושים.

בבניין שלך אין האפשרות - - לא,

יש היום. תן כתובת ותקבל תשובה. אני יודע שהיו תלונות. היו. הלאה, תמשיכו. אבל הדברים נפתרו. אנחנו עוד מעט מסיימים.

הדבר הבא הוא סגירת רשתות נחושת ישן מפני חדש תוציאו. רשתות הנחושת גם מעיקות כלכלית.

היום אנחנו מגיעים עם נחושת. אפשר להוציא את הנחושת? תן לאלטע זאכן יבואו ויוציאו את זה. החברות מוציאות את זה. גם הנחושת עולה, התחזוקה שלה היא הרבה מאוד כסף, ואנחנו נוציא אותה אחרי שנגיע לכולם עם סיבים כי לא נוציא את הנחושת לפני כן.

השבוע זה שבוע הגנת הסביבה וזה גם מועיל לסביבה והופך את המדינה לירוקה יותר כי נחושת מזהמת. זאת גם בשורה. הדבר השלישי שלא פחות חשוב כי דיברנו קודם על תקשורת בין-לאומית מדינת ישראל נמצאת בטבורו של עולם, מקום אסטרטגי. כן, חשוב. עד לפני כמה שנים היינו מחוברים דרך הים התיכון לאינטרנט. כשאנחנו גולשים באתרים אנחנו בעצם גולשים דרך העולם. מדינת ישראל הולכת להיות מחוברת מהמזרח לכיוון ירדן, לכיוון הדרום דרך אילת. אל תגלה את כל הסודות. אני לא מספר סודות אלה דברים גלויים. יש דברים מודיעיניים, אתה אומר. יש דברים נוספים. דיברו פה קודם על עובדים, זה יביא כלכלה, עבודה, הייטק. התקשורת מאפשרת גם את הדברים הללו. זה שקף שהצגנו בשחור כשהיינו בוועדת כלכלה - - יש לך עוד חמש דקות. - - ואנחנו מסיימים ב-2030 ומגיעים למאה אחוז. העסק רץ ועובד, ובסוף 26' המדינה פרוסה סופית. השר הזכיר את זה את המקום שלנו בעולם, ואני לא אחזור על זה. קשה לראות

עיראק או את לבנון מעלינו בקצב הגלישה בסלולר. כדי שהדבר הזה ישתפר אנחנו מאיצים את פריסת הדור החמישי. אנחנו מוציאים מכרז תדרים נוסף בחודש הבא וזה יאפשר הקמה של עוד אתרים והרחבה של הפריסה. הפריפריה ואיו"ש השר הזכיר אנחנו עובדים ומקימים. בצומת ה-T הקמנו לפני שבועיים אתר, חברת PHI והצטרפו אליה אחרים, ביהודה ושומרון מקימים אתרים. אנחנו נאיץ את הקצב בהר חומה, חריש, בירושלים וביישובים נוספים. תועלות כלכליות: דור 5 זה לא כדי שלילדים יהיה נחמד לגלוש ולהוריד סרטים ביוטיוב. בסוף אנחנו צריכים להסתכל על הכלכלה שמאחורי הרשתות הסלולריות המתקדמות. זה לא שמתקדמים בדורות אפשר לגלוש יותר מהר. להביא את הדברים הללו: רפואה חכמה, חדרי מימון, MRI שלא צריך לנסוע לבית חולים אלא לעשות את זה מרחוק, תחבורה חכמה, מדברים על רכבים אוטונומיים בעוד עשר שנים. לכל הדברים האלה צריך לספק תקשורת. חלק מהדברים יגידו שזה חלומות והזיות אבל כמדינה שצריכה שהדברים הללו יקרו, והם יקרו כמו שבמקומות אחרים בעולם זה כבר קורה, התשתית צריכה להמתין ליישומים. לא שכשיגיע היישום יגידו, אין לנו את זה. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר. אנחנו מעודדים כניסה של טכנולוגיות עתידיות בהקשר הקודם כדי שיהיה ניסיון לחברות. זה קשה בימים אלו. אנחנו נפגשים איתם כי הם לא רואים החזר להשקעה שלהם. אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד כסף וזה דברים שקשה למכור ולהכניס. לכן אנחנו מנסים לחפש דרכים לעשות נכון. זה מופיע פה בשקף. רשתות פרטיות, אנחנו חלק מדרבון התחרות. כמו שנאמר קודם אנחנו נקצה פסי תדר ליזמים פרטיים שיוכלו להקים רשתות פרטיות בנמל כזה או אחר, ביישוב כזה או אחר. עד היום רק החברות הגדולות יכלו לתת את זה, ופה אנחנו ניתן גם ליזמים פרטיים. זה מאפשר גיוס של התדר כי זה לא תדר שאנחנו נותנים אותו לכל הארץ ואז אי אפשר להשתמש בו. אפשר להשתמש בו מקומית, ובעיר אחרת להשתמש בו שוב. הטכנולוגיה מאפשרת ולכן אנחנו הולכים לכיוון הזה. דברים נוספים, אלעד, אתה תסיים. אני אגיד בקצרה: אנחנו פועלים גם לתמיכה ברשויות מקומיות כדי להפעיל תכניות הכשרה לתקשורת, בעיקר לצעירים. אנחנו מזהים בזה משהו שיכול לסייע להרבה בני נוער וצעירים להיכנס - - מה זה אומר? איך התמיכה מתבטאת? זה יפורסם בשבוע הבא לרשויות המקומיות. כמה מתוקצב? שישה מיליון שקלים בשנה וחצי הקרובות. זה שלושה מיליון שקל בשנה ב-2024-2023. יש תעדוף כלשהו לפריפריה? לפי ניקוד. זה בעיקר מכוון לפריפריה. זה בעיקר לפריפריה. הגנה על משתמשים ברשתות החברתיות, זה אחד מנושאי הלבה. נכון להיום יש יכולת של הרשתות החברתיות להסיר באופן שרירותי תכנים של המשתמשים בלי יכולת של המשתמשים לערער על זה או במקרים קיצוניים גם לתבוע בית משפט מקומי. שולחים אותך לתבוע את פייסבוק באירלנד, למשל. אנחנו מטפלים בזה במנגנון של אכיפת חוזים. תהיה מדיניות שקיפות של הסרה או הגבלת תוכן, ואני כמשתמש אוכל לערער לחברה, ואם צריך גם לבית משפט מקומי כדי לוודא שלא הסירו לי תוכן למרות שעומד בכללי הקהילה, פשוט מכיוון שמישהו טעה בשיקול הדעת. איך עושים את זה? אנחנו מסמיכים את בית המשפט המקומי בישראל לדון בסכסוכים כאלה. בסופו של דבר לפלטפורמה משפטית מותר להסיר תוכן בשני מקרים בלבד: אם התוכן שלך עובר על החוק או נוגד את כללי הקהילה. אם הסירו לך תוכן, והוא לא נופל בשני הקריטריונים הללו אתה תוכל לערער על זה בפני הרשת החברתית, ואם צריך גם בבית משפט מקומי, דבר שהיום כמעט בלתי אפשרי. בית משפט מקומי יהיה בקי בחוקי הקהילה? יידע לקרוא את תקנון הקהילה. זה לא דבר סודי. - - - פשוט לא רואה במחסור של השופטים שיש לנו ומערכת שגם ככה קורסת - - קטונתי מלהגיב לרפורמה המשפטית. אני לא מדבר על הרפורמה, אני מדבר על המצב היום. אני אשמח שיהיו יותה שופטים במדינת ישראל שיוכלו לדון בזה בצורה רצינית. זה לא ממש חונה במגרש שלנו. רון, פעם,

שלוש יחטפו קנס על זה שהסירו בלי הצדקה, והמדיניות תשתנה. לא צריך פה עשרות פניות בחודש, היום זה פשוט חופשי ושרירותי ואנשים נפגעים ומתלוננים,

אנחנו לא מבינים מה עשו לנו. פעם, פעמיים שלוש יחטפו קנס ויעצרו עם המדיניות שלנו. זאת הדרך שלנו. אנחנו לא מתערבים בתוכן, נותנים לבית משפט. כמה זמן זה ייקח אתה אופטימי מדי.

זה יכול לקחת שנה-שנתיים. אנחנו מעריכים שזה יגיע - - אתה מדבר על הפנייה בנושא של פוסט בפייסבוק, ואתה מצפה שאחרי פעמיים ישנו מדיניות. לדעתי, אתה אופטימי מדי.

יש להם נהלים ברורים, זאת רשת עולמית. קודם כול אני תמיד אופטימי. אבל אתה מציע לי לפנות לבית משפט בדרישה להחזיר לבית משפט בדרישה להחזיר פוסט. זה כמו תביעת דיבה שיכולה לקחת שנה. אז מאיפה האופטימיות הזאת? לפחות הוא מנסה. אף על פי כן גם עם תביעות דיבה אנשים מאוד נזהרים. זה דבר שלוקח שנים.

שוב, כשאדם שמערער על פוסט בפייסבוק בודקים את זה. אני לא נציג פייסבוק ואני לא מגן על פייסבוק אבל יש נהלים. אתה יודע, טוויטר, פייסבוק רשתות חברתיות. בדרך כלל אם זה לא נוגד זה מחזיר מיד תוך כמה שעות. פה אתה מציע תהליך שיכול לקחת שנה.

זה לא חליפי - - יהיה לך שופט תורן שיישב ב-2:00 בלילה ויטפל בזה?

- - רבותיי, זה לא דבר מהיום להיום. זה תהליך משפטי שלוקח זמן. אני שומע שאתם מתכננים פה משהו שאחרי פעמיים-שלוש הם ישנו את המדיניות. לא, לא.

שהוא התכוון - - על סמך מה תיתן קנס?

רגע, לא הוא נותן. אלא מה? קודם כול קנסות מנהליים זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר טוב. אבל לא ניכנס לזה. הוא נתן רעיון כללי. לא נפתח את זה לדיון כרגע. זה נושא לדיון נפרד. בעיניי, יש פה נושא משפטי. - - -של הכנסת. אל תנסו למכור את זה כחלופה למשהו שישנה את המדיניות. זה לא הדבר הכי חשוב של משרד התקשורת. נושא חדש, יש מקום לדון בו. יש לך עוד משהו להגיד? לנושא המוגנות במשפט. מספיק, זהו. קודם כול, תודה לשר על הדברים. אני רואה שיש לך הרבה אתגרים בעתיד, ואתה גם מטפל בבעיות הקיימות וגם מסתכל קדימה על העתיד.

יש הרבה משימות למשרד התקשורת. אני רוצה להדגיש שלפני כמה שנים אמרו שלא צריך משרד תקשורת, מספיק רשות התקשורת כי הבעיות פשוטות וברורות.

זה לא ככה - - אולי גם זה יגיע אחרי שנפתור את כל הבעיות. - - צריך משרד, צריך שר שילווה את העניינים האלה. אתה עושה עבודה טובה ואני מאחל לך הצלחה. זה לא אומר שכשתביא לי את החוק אני אקבל את הדברים כפי שהם. עוד יהיו לך הרבה בעיות איתי. לא חשבתי ככה. תמשיך בעבודה, כל הכבוד למשרד.

תודה שהצגתם את זה וגם תודה רבה על התשובות. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:50.